ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/4050/25 וכלה בהצעת חוק פ/4067/25: הצעת חוק יום אבל לאומי לזכרם של נרצחי אירועי 7 באוקטובר,

תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אתמול, ירי של נ"ט עוד פעם, הפעם על עובדי חברת החשמל בגבול הצפון. אזעקות בצפון הפכו כבר לדבר שבשגרה. הכותרות על אזעקות בגליל המערבי או על ערים שונות בקריות ובמקומות אחרים הופכות לאט-לאט להיות דבר שכאילו מנסים להרגיל אותנו אליו. אני רק אזכיר לכולם את אותם טפטופים שהיו מדברים עליהם שנורים אלינו מעת לעת מכיוון רצועת עזה.

אני אומר את זה כאן גם לך, אדוני השר, וגם לחברי הכנסת: אנחנו לא צריכים לשאול את עצמנו אם תיפתח עלינו מלחמה מצפון. המלחמה הזו נפתחה. המערכה הזו מתנהלת. הבעיה היא שכרגע מי שקובע את גובה הלהבות זה לא אנחנו אלא נסראללה. האויבים שלנו הם שמנהלים את זה, ואנחנו מנסים לברוח מהמלחמה הזו. לא תהיה ברירה. למעלה מ-100,000 אזרחים מהצפון שהפכו להיות פליטים בארצם כי פינו אותם משם, גם הם דורשים את זה כדי שהם יוכלו לחזור לשם. צריך להרחיק את חיזבאללה מגבול הצפון. צריכה ממשלת ישראל לדרוש את היישום של החלטה 1701 של מועצת הביטחון ולהרחיק את חיזבאללה אל מעבר לליטני. בלעדי זה אי-אפשר להגיד שניצחנו. הבעיה בגבול הדרומי זהה לבעיה בגבול הצפוני. צריך להעיף את ארגוני הטרור מהגבולות. תודה לחבר הכנסת פורר. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אלי דלל. ואליד אלהואשלה (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): מכובדי היושב-ראש,

בכפרים הלא-מוכרים בנגב ישנם 140,000 תושבים שזקוקים למיגון. פנינו ללשכת ראש הממשלה ולא קיבלנו מענה. אדוני היושב-ראש, אני מבקש ודורש שתתערב בנושא הזה. לא ייתכן שמאז 7 באוקטובר עד היום לא קיבלנו מענה. זה הנושא הראשון. יש לנו בתוך היישובים גם בתים שנפגעו כתוצאה מנפילת טילים לבתים כתוצאה מהמלחמה שהייתה, ורשות המיסים עד עכשיו לא נתנה מענה לתושבים. היא דורשת שהאנשים האלה יתקשרו. אנשים התקשרו, ורשות המיסים לא נתנה מענה לאנשים. היא אומרת שלאנשים האלה אין רשות מוניציפלית. אנחנו אמרנו להם שראש הממשלה אמר שלא משאירים אזרחים מאחור.

הדרישה שלנו היא שיתחשבו באנשים וייתנו להם מה שמגיע להם, ואנחנו מבקשים את העזרה והסיוע שלך בנושא הזה.

חבר הכנסת אלי דלל, ואחריו, חברת הכנסת קטי שטרית. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לפנות לחבריי חברי הכנסת שכל אחד מאיתנו יאמץ משפחה של חטוף או חטוף, שאיתם יהיה בקשר, שאיתם הוא יוכל לתקשר, לאמץ, לתת איזושהי חסות כדי שהם לא ירגישו שהם לבד. אני חושב שזה המינימום שחברי הכנסת יכולים לעשות. אני חייב לומר שאני נמצא בקשר עם משפחת אשר, נמצא עם האבא יוני אשר, שאשתו נמצאת בעזה עם שתי בנותיו, רז ואביב, בנות שנתיים וחצי וארבע וחצי. אני חושב שזה מעשה שנכון שאנחנו כחברי כנסת נעשה את זה.

תודה לחבר הכנסת דלל. חברת הכנסת קטי שטרית,

חבר הכנסת בועז טופורובסקי.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבר הכנסת דלל אמר דבר שהוא מאוד מאוד חשוב ונכון, ואנחנו גם העלינו את זה בדיונים בוועדות.

אני מצטרפת לרעיון הזה, שבעיניי הוא כביר,

אני כבר בקשר טוב מאוד עם שתי משפחות. חשוב מאוד מאוד. אני משוחחת, אני באה, ואני רואה כמה זה מסב להם נחת. אבל אני רוצה להציע עוד רעיון, בהמשך לרעיון של חבר הכנסת אלי דלל. הרבה מאוד יישובים בעוטף עזה איכשהו מאבדים ואיבדו את האמון, בוא נאמר: מי יטפל בנו, מה יהיה כשנחזור, איך נחזור, מתי נחזור. פניתי לכמה מחברי הכנסת, חברים טובים מכל סיעות הבית, ואמרתי להם: כדי שהם ידעו שהכוונות שלנו והרצון שלנו הוא חזק מאוד, בואו נאמץ יישוב. אם צריך לגור שם, נגור שם, אם צריך ללוות את כל העשייה ואת השיפוץ ואת החזרה של התושבים, קדימה, בוא נעשה את זה. אני זוכרת שדיברתי עם חברת הכנסת פנינה תמנו שטה והיא אמרה לי: זה רעיון מצוין. בואו ניקח שניים-שלושה חברי כנסת יישוב, נאמץ אותו. נדאג לכך שאנחנו נבוא לישיבות, לדיונים בכל הנושאים, עד שנראה שהם באמת עומדים איתנים, עומדים חזקים, והביטחון והחוסן חוזרים אליהם. אני חושבת שזה דבר טוב שייתן לתושבים בעוטף עזה לא רק את התחושה, כי זה לא רק עניין של תחושה, אלא גם את האמת האמיתית שבאמת ובתמים אנו, נבחרי הציבור, עומדים לימינם ונסייע להם ונעזור להם בכל דבר שנדרש.

חבר הכנסת בועז טופורובסקי, אחרון הדוברים לשלב זה.

תודה, אדוני היושב-ראש. חברי וחברות הכנסת ואדוני השר, דודי דיגמי, לוחם צה"ל, הוקפץ בצו 8 עם פרוץ המלחמה. במהלכה, כפרמדיק, טיפל והציל חיים בעזה. כשיצא להתרעננות מהלחימה בעזה, מצא את מותו בתאונת דרכים קטלנית. ירו בו. תציין את זה. ירו בו. לא ירו בו.

הוא נפגע בתאונת דרכים לפני כמה ימים. דודי, זיכרונו לברכה, כתב את הטקסט הבא תוך כדי הלחימה בעזה: "אני יכול עוד לבחור בדברים הפשוטים / לעצור מול הים וללחוש / אלוהים הגיבור, תן לי כוח לשים / על כתפך את הראש. // ושלא ייעלמו הדברים היפים / מעינינו כל יום ויום. / שנדע להפנים, שנדע להבחין / בין הרע והטוב". כך כתב דודי. כולנו משתתפים בצער משפחתו, הוריו יעקב וגבע, אחיו אסף ואלית, גרושתו אורית וילדיו הראל ומתן. 313 בני אדם נהרגו מתחילת השנה בכבישי ישראל, שמונה מהם רק בשבוע החולף. חבל שגם חיילים, שהם בדרך, מוצאים את מותם. הייתי מצפה ממשרד התחבורה קצת להתאמץ ולעזור, מעבר ליוזמות אזרחיות כאלה ואחרות, כדי לוודא שאנשים לא ייסעו ברכבם הפרטי אחרי ימים של לחימה ועייפות אין-סופית. אני רוצה להשתתף בצער משפחות הנרצחים והנופלים מפרוץ המלחמה ובצער המשפחות ששכלו את יקיריהן על כבישי ישראל, לשלוח איחולי החלמה לפצועים ותקווה לשחרורם המהיר של החטופים.

אמן ואמן. חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד 2023, לקריאה הראשונה. אני מזמין את השר שלמה קרעי, בשם שר האוצר, להציג את הצעת החוק. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני הכול אני רוצה להעלות כאן את עניין החטופים שלנו. את התמונות אנחנו רואים כאן, מולנו ביציע,

וזאת יוזמה חשובה. נציגי המשפחות נמצאים היום כאן בכנסת, מסתובבים בינינו, מבקשים שנעשה הכול למען שחרורם. האמת היא שאין צורך לבקש, כולנו מאוחדים ברצון ובמעשה למען השבת החטופים הביתה לחיק משפחותיהם. הנושא הזה נמצא בראש מעיינינו, וכל פעולה וכל דבר שנעשה, הרצון להחזיר את החטופים הביתה לחיק משפחותיהם נמצא תמיד תמיד לפני הכול. אנחנו איתכן, משפחות יקרות, כל העם איתכן, ויחד ננצח, בעזרת השם. לא תהיה תמונת ניצחון בלי זה. "וּפְדויי ה' ישובון ובאו ציון בְּרִנָּה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגון נסו יגון וַאֲנחה". הערב ראש חודש כסלו, חודש של אור ותקווה. לאורך אלפי שנותינו ביקשו רבים רבים לכלותנו, אבל תמיד קמנו מן העפר ויצאנו מיגון לשמחה ומאפלה לאור גדול. בעזרת השם בחודש הזה נקווה ונייחל ונתפלל לבשורות טובות.

אדוני היושב-ראש, הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים, אני מקריא כאן את עמדתו של שר האוצר. נוכח אירועי המלחמה והחריגה משגרה, והיות שניהול המערכה וגיוס המילואים הנרחב מקשים על קיום שגרה רגילה ועל עמידה בזמנים הקבועים בחוק, מטרת הצעת החוק שבפניכם היא הארכת תקופות ודחיית מועדים לביצוע הפעולות הקבועות בחקיקת המס, הן מצד האזרח והן מצד הרשות, משום שיכולותיהם של הנישומים ושל הרשות לנהל את אותם הליכים בתקופת חירום זו מוגבלת מאוד. לפיכך מוצע לקבוע הסדר בדומה לחוק שהיה חל בעניין הארכת מועדים בתקופת הקורונה בענייני מס, שלפיו פעולה שהמועד האחרון לביצועה חל בתקופה שבין 7 באוקטובר לבין 7 בינואר 2024 היא התקופה הקובעת ובחודשיים שאחרי כן, וכן מועד תחילתה חל לפני תום התקופה הקובעת. במקרים כאלה המועד האחרון לביצוע יידחה בשלושה חודשים מהמועד האחרון המקורי שהיה קיים לביצוע אותה פעולה. כך למשל הודעה או השגה שהיה צריך להגיש למינהל רשות המיסים עשרה ימים אחרי תחילת התקופה הקובעת, המועד לביצוע יידחה לעשרה ימים אחרי תום התקופה הקובעת, כלומר דחייה של שלושה חודשים, שומת מס שהמועד להוצאתה הוא עד יום 31 בדצמבר 2023, המועד להגשתה יידחה ליום 31 במרץ 2024, כדי לא לפגוע ביכולת הטיפול באותם הליכים. הוראה נוספת עוסקת בהוספת ימים למניין תקופות בעניין מכירת דירה יחידה בדירת מגורים מזכה לפי חוק מיסוי מקרקעין שעניינן תשלום מס רכישה מופחת או פטור ממס שבח, באופן שמי שעמדה לרשותו תקופה למכירת דירה לצורך האמור, התווספו לתקופה שעמדה לרשותו למכירת הדירה שלושה חודשים על הזמן שעמד לרשותו. יצוין כי החוק קובע סמכות לשר האוצר להאריך את התקופה הקובעת בתקופות נוספות שלא יעלו על שלושה חודשים כל אחת, אם נוכח כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות הארכה עקב המצב הביטחוני המיוחד, ובלבד שמשך ההארכה הכולל לא יעלה על תשעה חודשים, בדומה להצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים. מבוקש כי ההצעה תידון בוועדת הכספים של הכנסת.

תודה רבה לשר קרעי. אנחנו נעבור כעת לדיון האישי, ואני נועל את רשימת הדוברים. חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חברת הכנסת טלי גוטליב, אין מה לסמס. יש את החוק הבא. מי שירצה, יוכל לדבר בחוק הבא.

ח'טיב, מה את עושה פה? באמת, אין לך בושה? לא האמנתי שהעזת לבוא לפה, לשבת פה, אחרי שהכחשת את הרצח של התינוקות של בני העם שלי, את עריפת הראשים שלהם, את השרפה שלהם, את האונס שלהם, את כריתת האיברים המוצנעים שלהם. לא התביישת. באותה מידה את לא מתביישת לשבת פה. אז בואי תשמעי, אני מתביישת בך ובזה לך. אני לא מוכנה לקבל שתומכת טרור כמוך, שתוך מלחמה קשה של מדינת ישראל, אחרי שטבחו בנו, 1,400 מקרי רצח כמעט,

אחרי שמחזיקים חטופים, אישה אחרי לידה, תינוקות, נשים, ואת מעיזה להכחיש את זה.

את בקושי מתנצלת. את לא צריכה לשבת פה ואת לא צריכה לקבל משכורת ממשלם המיסים בישראל. הפרלמנט הישראלי בז לאנשים תומכי טרור שיושבים כאן. נכנסתי, לא האמנתי שאת יושבת פה. אני מתביישת, מתביישת ובזה גם יחד. זה, 1. אבל את לא לבד, גברת ששייכת לתנועה האסלאמית.

שמעתי השבוע את עאידה סלימאן,

זו תומכת טרור בקלאס.

כותבת שיש הפגזות של חדרי ניתוח בשיפא,

שבבתי החולים חולים, פצועים, ושחיילים הפציצו את בית החולים. אני אקריא לכם מילה במילה,

התומכת-טרור הזאת, יפת נפש שכמוה. פשוט בושה. הינה, אני אקריא לכם: "חדרי ניתוח מופצצים" בשיפא, כן? "ריח זרחן באוויר" שקרנית נאלחת, "מבין 48 מנתחים נשארו שבעה. ירי חי על עקורים במסדרונות ההומניטריים, ועדיין מתעקשים פה, הצבא המוסרי בעולם". תתביישי לך, הגב' עאידה סלימאן, ותרשמי בפנייך את הדבר הבא: אני לא אתן לך להיות כאן בשקט. בכל פעם שתנאמי, אני אפריע לך, אני אזכיר לך ציטוטים שלך. את תצטערי על הרגע שהגעת לכנסת ישראל. אני פונה פה לכל חברי הכנסת שאכפת להם מכבוד מדינת ישראל: תצטרפו אליי להסיט ולהזיז את עאידה סלימאן מהכנסת, מי שמשקרת שיש זרחן בבית החולים שיפא. לא להאמין, ככה היא כותבת. ואנחנו יושבים פה ונותנים לה לשבת כאן, לבוא לוועדות ולדבר על הצבא שלנו. בוז לך, גב' עאידה סלימאן. ואתם יודעים מה? אולי הבוז הוא לנו. אולי הבוז הוא לנו, שאנחנו לא מסוגלים להוציא מתוך הפרלמנט תומכי טרור שפוגעים במדינת ישראל, בחוסנה, בנראותה, מפרסמים שקרים נאלחים בוטים ברשתות חברתיות, וזה מגיע לכל העולם. אחר כך הם יגידו: אוי,

התנצלתי וטעיתי לא טעיתי ושגיתי, גם את זה לא שמעתי. לא מאמינה להתנצלויות שלכם. לא מאמינה לתומכי טרור.

לא מאמינה למי שחותר תחתיי, לא מאמינה למי שחותר תחת הגדרת המדינה שלי כמדינה יהודית ודמוקרטית. ותורידי את הראש שלך, אני לא אתן לך להרים את הראש שלך,

פעם אחת לא תצליחי. את תשבי פה ואת תתביישי פה, כי תומכי טרור בכנסת ישראל ישבו בבושת פנים, בי נשבעתי. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. יש עוד חוק אחר כך. בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, בכל יום מחדש נשבר הלב. אני פוגשת משפחות שעולמן חרב עליהן. בכל יום מחדש אני שומעת סיפורים על אנשים מדהימים, הכי טובים, שאיבדו את חייהם מידם של מרצחים ארורים, אכזריים, חסרי צלם אנוש, כאלה שרק רוע ורשעות הדריכו את פעולתם השטנית. אני גאה על שפגשתי משפחות נפלאות, אוהבות ציונות, שבניגוד לאויבינו המרים, חינכו לאהבת הארץ, האדם, כל משפחה וייחודה. הלב מסרב לקבל את הבשורות הרעות הללו. חיבקתי את המשפחות הנפלאות הללו ודמעות זלגו מעיניי. אמש פגשתי כמה משפחות, ובהן משפחת גלס. ההורים, ענת וליאור, היו ספונים בסלון ביתם, העצב והכאב ניכר על פניהם העייפות. הם סיפרו על ים המוכשרת, תצפיתנית מגדוד 414, שחייה נגדעו בחמ"ל נחל עוז. על מסך הטלוויזיה בסלון ביתם תמונות של ים מגילים שונים.

נחשפתי לציורים שלה, וציור אחד שבר את ליבי. אביה סיפר שביום שני לפני הטבח ים ציירה לב שבור עם דמעות, בליבי חשבתי: נסתרות דרכי האל. במלון דן פגשתי את רחל בן יעיש, מוותיקות העיר שדרות. רחל איבדה את בתה אתי, איתי הנכד וחתנה שגיא זק מכיסופים, שנרצחו באכזריות. רחל סיפרה: בכל פעם ביקשתי ממנה: בואי לשדרות. מה יש לך שם? והיא אמרה לי: המקום מקסים, יש מלא צבא. רק ביום שישי, ב-6 באוקטובר, הם אכלו אצלי ארוחת ערב, ואמרתי להם: תישארו לישון פה, והם לא רצו. הבכי קורע הלב לא מאפשר לך לומר שום מילת נחמה,

המפגש האחרון שלי היה עם תמר, אימו של אביב קוץ. משפחת קוץ נרצחה בכפר עזה יחד עם לבנת וילדיהם רותם, יהונתן ויפתח. תמר סיפרה על המשפחה הנהדרת שנעלמה, שיתפה אותי בתמונות המשפחתיות מתוך הנייד שלה, הראתה לי את הכישרון של אביב ז"ל בפיסול. רק ביום רביעי לפני הטבח נפגשנו במסגרייה. הוא סיים את הכלב ממתכות, אמרה לי. אמרתי לו: קח אותו לבית, שלא יהרסו אותו, והוא לא לקח, והוא שם. על רותם סיפרה כמה הייתה פדנטית,אף אחד לא נגע לה בארון, הייתה מוכשרת ויפה, ואת זה היה אפשר לראות בתמונות. אדוני היושב-ראש, מדינת ישראל חייבת לדאוג לכל המשפחות גם ברמה הביטחונית, כדי שיוכלו לשוב ליישוביהם, וגם ברמה החברתית והכלכלית. הם הקריבו את היקר מכול, ואנחנו צריכים להעניק להם הכול. לסיום, אני פונה לממשלת ישראל ולבית הזה: תחזירו את החטופים. זו המשימה הלאומית שלנו. אנחנו חייבים את זה גם לחוסן.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, ימים קשים עוברים על כולנו. מי ייתן והם יעברו מהר ובלי אבל ובלי כאב. חשוב לי להדגיש שקדושת החיים וכבוד האדם בשבילי הם ערכים נעלים,

שאין דבר, אבל שום דבר, המצדיק פגיעה בהם. לא, אנחנו פסיכים. באותה מידה חשוב לי להדגיש שהזוועות של 7 באוקטובר דחויות וסותרות את הערכים שלי כאדם, כאישה מוסלמית ודתייה. הם ההפך המוחלט ממה שאני מאמינה בו. כשאמרתי על אונס נשים ועריפת ראשי ילדים שזה מביש, ומביש זה מבושה, בושה בערבית זה "עאר". כשאני, בפרט כאישה דתייה, אומרת על דבר שהוא "עאר", בערבית אין יותר הוקעה וגינוי מזה. ייתכן שדבריי בעברית לא הובנו במלוא חומרתם ואף יצרו רושם מוטעה, ועל כך, אבל זה לא מה שאמרת. חלאס, היא מדברת. אבל תני לשמוע, תני לשמוע. לא רוצה חלאס. חלאס עם תומכי טרור בכנסת, זה חלאס.

אבהיר כי ב-7 באוקטובר בוצעו מעשים דחויים ופסולים ערכית, אנושית ודתית, שאין להם שום הצדקה.

לא, פסול, פסול. ליבי עם כל המשפחות הקדושות. מעשים מפלצתיים, "פסולים". אין קשה יותר מלאבד יקר או בן משפחה. אין קשה יותר מלחיות באי-ודאות לגבי היקרים שלך. תלשו יד של בת תשע.

טלי, חברת הכנסת טלי גוטליב. אז מה אם היא מדברת? חברת הכנסת טלי גוטליב, זה מה שהיא אומרת.

אני מבקש להפסיק עם זה.

שכול הוא שכול, כאב הוא כאב, ילד הוא ילד, אישה היא אישה, אדם הוא אדם, ולא משנה מה המוצא או הדת שלו. ערכים לא מתחלקים. בימים קשים מעין אלו שעוברים על כולנו, אני תמיד חוזרת לעוגן הבסיסי שלי: אללה. עיניי ותפילותיי נשואות לאל שבשמיים (אומרת בערבית: הרחמן והרחום,) שירחם ויחון על כולנו, ושנזכה לימים של שלום וביטחון, אם לא אנחנו, לפחות הילדים שלנו. חברים וחברות, עד פה זה מה שכתבתי מליבי. גם תם הזמן, משפט לסיום. משפט לסיום, אני רוצה להגיד לכל מי ששומע אותי ומכיר אותי באמת, בלי שיכניס שום דבר אחר לתוך המציאות הקשה שאנחנו חיים בתוכה: אימאן, דוגלת בזכויות האדם, שמקדשת את החיים, רודפת צדק, היא אימאן שהייתה, וככה אימאן תמשיך להיות, ולא משנה מה יקרה. אז נקווה ונתפלל לימים טובים ושהחטופים יחזרו בשלום לבתים שלהם ולחיק משפחותיהם.

חשבתי שהיא תתנצל על

חברת הכנסת מירב בן ארי,

על שרפת ילדים בקיבוץ בארי, על החטופים שלנו, על החטופות שלנו. על מה התנצלת? בוז שאת כאן. לא יכול להיות שבפרלמנט תהיה אישה כזאת. כבוד היושב-ראש, אין קריאות ראשונה, שנייה ושלישית.

אל תעזור לי לנהל את המליאה. אני אסתדר.

חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. תודה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, שמעתי את השר שלמה קרעי במשרדי,

מדבר על כך שהמשפחות של החטופים נמצאות פה ומסתובבות. מנסור עבאס שרודפים אחריו.

אפשר די?

אני רוצה לדבר על אלה שלא שומעים אותם, על המשפחות שלהם, שהסתובבו כאן היום במליאה ונכנסו לוועדות הכנסת. ואז שמעתי את השר שלמה קרעי, כבר אין לי מילים לתאר, אומר: כולם איתכם, עם ישראל איתכם, דברים מאוד יפים, אבל באמת אי-אפשר שלא לתהות איפה ראש הממשלה. למה הוא לא מבקר את המפונים?

ממה הוא מפחד? אנשים עברו פוגרום. ילדות השתינו על המגבות בכניסה כדי שלא יישרף להם הממ"ד. נשים, גברים וילדים קטנים, מה הפחד? לך ותסתכל להם בעיניים. אז יצעקו עליך. אז מה? מותר להם, מותר להם. ממה הפחד הזה ללכת למלונות של מפונים, הרי אני וחבריי פה כל הזמן שם. ביום שישי נסעתי לקיבוץ עין גדי לפגוש מפונים מזיקים.

כל מה שהיא אמרה לי: מירב, אני רוצה לקום בשישי, מפונים. בקיבוץ עין גדי, חולית. מקיבוץ זיקים יושבים בקיבוץ עין גדי.

סליחה, חולית. מרוב שאנחנו מבקרים מפונים הכול כבר מתבלבל. תודה שתיקנת אותי. המפונים באמת יושבים שם, ומה היא אומרת לי? היא אומרת לי: אני רק רוצה ביום שישי בבוקר לקום, להריח את הבורקסים. אז נכון, אף אחד לא נחטף לי, אבל אין לי בית. אין להם כלום. אימא של חברה טובה שלי יצאה מהבית יחפה, שום דבר. לא מגיע להם שתבוא אליהם? שתבקר אותם? גם אם יצעקו עליך, מותר להם. אנשים עברו פוגרום. יהודים נשחטו בבתים שלהם,

שעות ואף אחד לא בא. בניר עוז לא נורה כדור אחד.

לא מגיע לאנשים האלה שהוא יבוא? ואתה יודע מה, אדוני שר התקשורת? מה זה שראש ממשלה מתראיין ל-ABC ול-CNN? מה איתנו? מה, אנחנו לא שווים? שילך ל-11, 12, 13, 14, לא אכפת לי, שידבר בעברית, שידבר לאנשים האלה. מה הוא מתראיין ל-CNN? סליחה, מגיעות לנו תשובות. עזבו אותנו, מגיעות למשפחות האלה תשובות.

חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. תודה רבה, אדוני היו"ר. כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר על מה שקורה בצפון הארץ. אנחנו חיים בסיטואציה בלתי אפשרית. האיום מצפון עולה מדרגה. אתמול נהרגו אזרחים מטיל נ"ט. אזרחים כבר לא יכולים ללכת לטייל בצפון, כבר לא יכולים לבקר בבתים שלהם. איבדנו את הריבונות בצפון, ואי-אפשר להמשיך להתעלם מזה.

אנחנו רואים מה מדיניות ההכלה הביאה בדרום, ואנחנו חייבים פה, בבית הזה, להרים את כל הדגלים האדומים ולעשות כל מה שאנחנו יכולים בשביל שהמצב הזה לא יחזור על עצמו. אני יושב בוועדת חוץ וביטחון, ואני יודע שצה"ל ערוך ומוכן, כוחות הביטחון ערוכים ומוכנים בגבול הצפוני של מדינת ישראל. אני מבין את הדילמות, אני מבין את ההתלבטויות, ולמרות כל זה, אזרחים שמפונים מבתיהם בתוך מדינת ישראל זה דבר שלא מתקבל על הדעת. העובדה שאנחנו ממשיכים להגיב אחרי שתוקפים אותנו זה לא מתקבל על הדעת. אנחנו חייבים פה, בבית הזה, בממשלה הזו, בקבינט המצומצם, בקבינט המורחב, בכל פורום שמקבל החלטות בממשלה הזו, להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, כי זה זולג מתחומי הצפון, זה יזלוג, בוודאות זה יזלוג. כשהם יראו שאנחנו לא מגיבים בצפון, לא יודע מתי, זה יקרה במקומות אחרים במדינה הזאת. ואין מה לעשות. אנחנו נמצאים בסיטואציה קשה, סיטואציה מתוחה, אבל אנחנו נמצאים גם במצב הכי עוצמתי שהיה למדינת ישראל. כולנו מאוחדים, צה"ל מוכן, כוחות הביטחון ערוכים ומוכנים, והם רק צריכים לקבל את ההוראה, אפילו לא את ההוראה, צריכים לא לעצור אותם מלעשות את מה שהם יודעים לעשות.

אני באמת קורא לכל אחד ואחד מאיתנו: כולנו נמצאים בפורומים שמשפיעים יותר,

אבל משפיעים, זה המסר שצריך לצאת מאיתנו, חייבים להחזיר את הריבונות בצפון, עם הלחימה בדרום, שמביאה תוצאות. ומפה אני רוצה לשבח את כוחות הביטחון, שעושים עבודה מדהימה בדרום, ואני סומך עליהם שהם ידעו לעשות את אותה עבודה בצפון.

חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר בקצרה על שתי סוגיות בנגב.

על מועצה אזורית נווה מדבר, שהיא סוגיה של הסעות בכפרים הבלתי-מוכרים לתלמידים שם. מלפני שבועיים אנשים לא מסיעים את התלמידים, המועצה לא מסיעה אותם, והאחריות עברה מנווה מדבר לאשכול נגב מזרחי. מכאן אני פונה לשר החינוך יואב קיש על מנת להתערב בנושא הזה ולפתור את הסוגיה הזאת, כי לא יכולים לסבול עוד שהתלמידים נשארים בבית ללא כל מסגרת.

הוא נושא שפיקוד העורף אמור לטפל בו, נושא כיפת ברזל. כל הטילים שעוברים את באר שבע לכיוון הכפרים הלא-מוכרים בבקעת באר שבע ומזרחית לכביש 80 אינם מכוסים על ידי כיפת ברזל.

הדרישה שלנו היא שפיקוד העורף יתערב על מנת לפתור את הסוגיה הזאת.

תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ישראל נמצאת בעיצומה של לחימה אזורית קשה ומורכבת מאין כמותה. במלחמה זו, לוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים בחזית משלמים את המחיר היקר מכול, והם מגלים עוז רוח ודבקות במטרה. לאחר המלחמה הזאת יצטרכו ההיסטוריונים לכתוב פרק חדש בספרי המנהיגות הישראלית. חבר הכנסת ביטן, התברכת בקול חזק, ברוך השם. המילים שייכתבו בספרי ההיסטוריה לא יזקפו את הניצחון לזכות ההנהגה הכושלת שלנו. אנחנו ננצח למרות שההנהגה נכשלה, אנחנו ננצח בזכות עוז רוחם של לוחמינו ומפקדינו בשטח. בהיעדר מנהיגות ראויה, הלוחמים הופכים להיות מקור האור והתקווה של כולנו. אומץ הלב שלהם, של כל אחת ואחד מהם, מתעצם אל מול חדלות האישים של הממשלה. בכל יחידות צה"ל יש 120% איוש לכל הפחות, 100% איוש, 100% גיוס, 100% התנדבות. אנשי המילואים הגיעו מכל קצוות הארץ, השאירו את המחלוקות הפוליטיות בצד ועלו על מדים. אנשי המילואים בכל הזירות, בעזה, בצפון, באיו"ש, מנהלים קרבות בעומק השטח, מגינים על הגבולות, מסכנים את חייהם במבצעים מיוחדים ומגינים על הנכסים האסטרטגיים של מדינת ישראל. זו העת לבקש מאנשי המילואים סליחה, סליחה שבשנה האחרונה חוויתם קמפיין של דה-לגיטימציה, סליחה שהותקפתם מילולית על ידי פוליטיקאים, סליחה שקראו לכם נפולת של נמושות, סליחה ששלחו אתכם לעזאזל. תודה לכם על כך שהאמירות האלה לא פגעו במורל ובמוטיבציה שלכם ובאהבה הבלתי-מותנית שלכם לארץ הזאת. היום, כשהמלחמה בעיצומה, ברור יותר מתמיד כמה אתם חיוניים לביטחון ישראל. רבים מהמנהיגים שמתגלים בשדה הקרב הם אנשי מילואים, וגם עליהם ייכתב רבות בספרי ההיסטוריה. ממשלת ישראל, תבקשו מהם סליחה. הם לא סרבנים, הם לא נפולת של נמושות והם לא צפונבונים, הם גיבורי ישראל. אנחנו מצדיעים לכם כולנו, אנחנו מצדיעים לטייסים, אנחנו מצדיעים ללוחמי החי"ר והשריון, לארטילריה, לכוחות מיוחדים, אנחנו מצדיעים ללוחמי הים. בכל יום שעובר אנחנו אסירי תודה והערכה. חברי הממשלה, תצטרפו אליי ותבקשו מהם סליחה: סליחה על הגיהינום שהעברנו את המדינה הזו בשנה האחרונה. חבר הכנסת ווליד טאהא, מוותר. חבר הכנסת דן אילוז, מעוניין?

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הם חשבו שאנחנו חלשים, אבל אנחנו מראים להם בכל יום ויום כמה חזקים אנחנו. החיילים בסדיר ובמילואים, האזרחים בעורף, כולם הראו איזה כוח יש לעם שלנו. הם חשבו שאנחנו מפולגים, אבל אנחנו מראים להם בכל יום שאנחנו עם אחד ומאוחד, מגוון, עם דעות שונות מאוד, אבל מאוחד, עם עבר משותף ועם עתיד משותף. הם חשבו שהדור החדש של החיילים הוא דור הטיקטוק, דור פריבילגי שלא הכיר את הגלות ולכן לא יודע על מה הוא נלחם. הם זלזלו בו, אבל הם פוגשים בימים אלה את הדור המשובח ביותר של חיילי צה"ל, גיבורים אחד-אחד, חזקים, מאמינים בצדקת הדרך, מחוברים לעבר ועם הרבה תקווה לעתיד. הם חשבו שהם יצליחו להוריד את רוחנו עם הטבח שהם ביצעו, אבל הם רק הצליחו להעיר עם שלם שפתאום שוב קם לתחייה, מלא ברוח קרב ובגאווה לאומית. הם חשבו שהם ינצחו אותנו, אבל אנחנו נכסח לאויב את הצורה, פשוט ככה. הם חשבו שהם יביאו עלינו חורבן, אבל אנחנו נבנה מחדש את כל מה שהם הרסו ונביא את החורבן עליהם. עם ישראל הוא עם מדהים,

מלא בתושייה, עם שלא מוותר, וכמו עוף החול כל פעם שמנסים לשרוף אותו הוא קם לתחייה חזק יותר מאי פעם. גם הפעם אנחנו נקום ונמשיך קדימה, חזקים מאי פעם, ביחד. תודה רבה.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת ביטן, ברשותכם, הנושא שאני הולך להעלות עכשיו הוא לא פשוט, הוא לא פשוט והוא מחייב התייחסות רחבה ואמירה ברורה מאוד מהבית הזה. אלינה פלחטי נרצחה בפיגוע באותה שבת שחורה במסיבה ברעים.

בבחורה שנולדה בקלינינגרד, שירתה בצה"ל, ובאותה שבת שחורה הלכה לחגוג במסיבה ברעים. היא נרצחה שם, אך לא מצאו את גופתה במשך שלושה שבועות, והיא הוגדרה נעדרת. לאחר שלושה שבועות קיבלה משפחתה את ההודעה המרה. זאת הפעם הראשונה שאלינה מתה. בפעם השנייה שהיא מתה זה היה איך שנהגו בה בבית שאן כשהיו צריכים לקבור אותה. אלינה הייתה בעיצומו של הליך גיור, אחיה כבר עבר גיור מלא, ועדיין החליטו שהיא תיקבר מחוץ לגדר. ולא זו בלבד שאמרו למשפחה שהיא תיקבר מחוץ לגדר, אלא גם במודעת האבל לא יפרסמו שיושבים שבעה, כי אי-אפשר לשבת עליה שבעה. איפה נשמע כדבר הזה? האם לא ברור שאין מישהי שיותר ממנה רצתה לקשור את גורלה עם העם היהודי? האם לא ברור לחלוטין שהיא צריכה לפחות לקבל מינימום חסד של אמת אחרון, כמו כל אחד מבני עמנו שנרצח כאן בפעולות האיבה?

כפי שנוהגים כבר מזמן בבתי העלמין הצבאיים, שמבינים שנלחמים יחד ונקברים יחד. הסיפור הזה מצטרף לסיפור של משפחת קפשיטר מדימונה, שבאותה שבת שחורה הלכה לעשות קמפינג באשקלון. הם שמעו את האזעקות והחליטו שהם חוזרים חזרה, ובדרכם לבאר שבע נטבחו, האבא יבגני, האימא דינה ושני ילדיהם, אלין בת השמונה ואיתן בן החמש. האב לא היה יהודי, האישה הייתה יהודייה והילדים יהודים. את האב קברו מחוץ לגדר. הסבא והסבתא קיבלו החלטה שאני לא רוצה לאחל לאף אחד שיצטרך לעמוד באירוע כזה, הם אמרו: אין דבר כזה, האישה והילדים ייקברו עם האבא, גם הם ייקברו מחוץ לגדר. זאת ההתייחסות שלנו? זה העם היהודי? ככה אנחנו נוהגים? כשאנחנו יודעים ואני אומר את זה כאן, ובזה אני אסיים, אדוני היושב-ראש, שההלכה יודעת למצוא את הפתרונות. אני אומר מכאן שהרב הראשי לישראל חייב להוריד לכל רבני הערים, לרבני השכונות, למועצות הדתיות ולחברה קדישא הנחיה ברורה איך נוהגים במקרים כאלה, כדי שלא יהרגו פעם שנייה את מי שכבר נהרג כאן פעם אחת על קידוש השם. תודה רבה. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, תחילה אני רוצה לאחל לכל החוגגים את חג הסיגד חג שמח, למרות הימים הקשים שאנחנו נמצאים בהם. היום בוועדת הבריאות אנחנו נפגשנו עם משפחות החטופים, שמענו את זעקתן, ואני מצטרף לכל המשפחות ולכל האנשים הקוראים לשחרור החטופים ולהחזרתם לחיק משפחותיהם מהר ככל האפשר. בין החטופים יש גם ערבים מהנגב, ואנחנו מקווים שכולם יחזרו לחיק משפחותיהם מהר ככל האפשר.

אני גם מצטרף לכל מי שקורא לסיום המלחמה. היום בוועדת הבריאות מישהו אמר: הילדה שלי שאלה אותי: יש רק אנשים רעים בעזה? עניתי לה: יש הרבה אנשים טובים בעזה שרוצים לחיות. זה מה שאמר היום ניר אלון מקיבוץ סופה בוועדת הבריאות.

שיש לו, הוא השיב לבת שלו תשובה אנושית, והתשובה הזאת מסכמת הכול. אנחנו, הערבים והיהודים, נמצאים בתקופה קשה שבה כולנו נדרשים לשמור על מרקם החיים בינינו, תקופה שבה כולנו נדרשים לגלות אחריות, לשמור על כבוד הדדי. אנחנו נמצאים יחד במקומות שונים בבתי החולים ובמקומות עבודה. אני מקווה ומאמין שהמחר יהיה טוב יותר לכולם. אני אסיים ואגיד: מלחמה אף פעם לא תהיה תחליף לפתרון מדיני.

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני שבועיים, לאחר הצפייה בסרטון הזוועות, דיברתי כאן על המר שמלמד אותנו על המתוק ועל הרע שמלמד על הטוב.

כואב מאוד, אבל לימוד כל כך חשוב. מתוך הרוע המזוקק והמפלצתי שנפגשנו איתו בשמחת תורה למדנו שיש רע ויש טוב. יש רוע צרוף ומוחלט שמתפרץ בטבעיות, ששמח בצורה מזעזעת בסבל ובכאב שהוא מביא לעולם ללא גבולות וללא הפסק, ויש שאיפה לטוב המוחלט. למדנו גם שלהילחם ברוע המזוויע הזה יכול רק עם ששאיפתו וחפצו הם אך ורק להיות טוב לכול בלי שום הגבלה כלל, ומתוך כך הוא יודע להתגבר על עדינותו, לאחוז בנשק ולהשתמש בו בצורה מדודה ונשלטת כדי לכלות את הרוע מהעולם. מתוך המפגש עם המחירים הנוראים של הפקרת נחלת אבותינו, ויחד איתה גם את ביטחוננו, בידי טרוריסטים אכזריים שלא נטשו מעולם את שאיפתם למחוק את זכר ישראל מהארץ הזאת, למדנו על מחויבותנו לשלוט בה לכל מרחביה באופן בלעדי ובלי לסמוך על אף גורם אחר. נפגשנו עם ההשלכות הכואבות של תרבות פוסט-מודרנית שטשטשה את הזהות שלנו, זו שניסתה בכל כוחה להשכיח מאיתנו שיש אמת ושקר, טוב ורע, שדרכם של אויבינו היא רשעות ואנטישמיות ולא נרטיב לגיטימי, שיש לנו זהות לאומית יהודית שלא רק מותר אלא רצוי וחובה להכיר אותה, לא להתבייש בה ואף לנהל את חיינו הציבוריים על פיה. מתוך כך למדנו שאכן בהחלט יש זהות לעם שלנו, ושהזהות הזאת היא אוויר לנשימה, אֵבֶר שהנשמה תלויה בו. מתוך המפגש עם קרע עמוק בין אחים שהגיע עד לכדי ביטויים קשים של חוסר אחווה ושל שנאת חינם, גילינו איזה עומק של אהבת חינם וקשר דם יש בין האיברים השונים של העם המופלא שלנו. כמו שאמר הצורר במגילת אסתר, אביהם הרוחני של העמלקים המודרניים: "ישנו עם אחד מפֻזר ומפֹרד" מפוזר ומפורד אבל עַם אחד שבשעת צרה ומשבר מתקיימים בו דבריה של אסתר המלכה: "לך כנוס את כל היהודים". מתוך גילויי הסלידה והניכור כלפי היהדות ומסורת ישראל סבא, שהגיעו לשיאם ביום הכיפורים, הופיע אצל המוני החיילים והאזרחים מתוך התופת של שמחת תורה פרץ של חיבור נשמתי עמוק לכל ביטוי וסמל של מורשתנו.

חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חברת הכנסת צגה מלקו,

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, היום אנחנו, יוצאי אתיופיה, ביתא ישראל, חגגנו את חג הסיגד. חג הסיגד זה חג עתיק יומין, חגגנו אותו באתיופיה במשך אלפי שנים. משמעות החג תפילה וסליחה מאלוקים והכמיהה והגעגועים לציון ולירושלים. קשה מאוד היום לחגוג, אבל היום ציינו את החג הזה כרגיל. בדרך כלל היו משתתפים אלפי אנשים. השנה, בגלל המצב, על פי הנחיית פיקוד העורף השתתפו 150 בני העדה וכל המנהיגים הרוחניים שלנו,

תפילתנו התמקדה בשלום חיילינו, בהחלמה מהירה לפצועינו, בהחזרתם המהירה של חטופינו ונעדרינו. חג הסיגד באתיופיה, כשחגגנו אותו, יוצא בדיוק 50 יום או שבעה שבועות לאחר יום הכיפורים. בכפר המרכזי כל היהודים התאספנו, עלינו להר הגבוה, זה מסמל את הר סיני, עם המנהיגים הרוחניים עלינו להר הגבוה,

לפני שקיעה ירדנו בריקודים, בצהלות ובשמחות, והסעודה משותפת הייתה נהוגה. בישראל, אחרי שהגענו לציון, לירושלים, החג הזה, ממשיכים אותו, כי על המסורת לא מוותרים. בעזרת השם כולנו בירושלים. כולי תקווה, כמו שהתפללנו היום בארמון הנציב לכיוון הכותל המערבי לשלומם של חיילינו, של פצועינו, לחטופינו ולנעדרינו שיחזרו כמה שיותר מהר הביתה לארץ ישראל, בשנה הבאה, כהרגלנו, כמו שהיינו חוגגים אותו אלפי אנשים, נחגוג אותו ביחד. כבר ב-2008 החג נקבע בכנסת כחג של מדינת ישראל. כולי תקווה שבשנה הבאה נחגוג ביחד. אמן ואמן. חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה.

היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לפנות לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שלצערי היא עדיין חברת כנסת בישראל. בשבוע שעבר היא עמדה פה והאשימה אותנו, את צה"ל, שאנחנו מפציצים בתי חולים. כך היא צייצה: חדרי ניתוח מופצצים, ריח זרחן באוויר, ירי חי על עקורים, ועדיין מתעקשים פה שהצבא המוסרי בעולם, והיא שמה את זה במירכאות, לא פוגע בחפים מפשע ולא תוקף בתי חולים. פשוט בושה וחרפה. גועל נפש. את שקרנית מתועבת. את עושה את זה בידיעה שלמה שאת משקרת, כי יש סרטון שמוכיח מי הפציץ בית חולים, ואין לי ספק שאת ראית את הסרטון הזה, ועדיין את בוחרת להכפיש את צה"ל. את משרתת את האויב. את משרתת את כל מי ששונא את מדינת ישראל, את השונאים הגדולים ביותר שלנו.

הצבא הזה שאת מכפישה אותו כל הזמן, צבא ההגנה לישראל, הוא שומר גם עלייך. ואני רוצה לגלות לך סוד קטן: אם חמאס היו מגיעים לעכו הם היו שוחטים גם אותך, גם את המשפחה שלך, את השכנים שלך, את כל הסביבה שלך הם היו שוחטים, כי הם לא מבדילים בין דם לדם. מי ששומר עלייך כדי שזה לא יקרה, שחמאס לא יגיע אלייך, זה צבא ההגנה לישראל, שאותו את מכפישה כל הזמן. תתביישי לך. לא ייאמן שהבחורה הזאת חברת כנסת בישראל, כשמה שהיא עושה זה לדבר רעה נגד צבא ההגנה לישראל. אויבים מבית. בטח לא יצא לך לראות גם מה עשו אותם חמאסניקים לערבים, לבדואים. כאילו הם הבדילו, כשהם שמעו ערבית,

הם ממש ריחמו עליהם. את יודעת את זה טוב מאוד. אבל מהם את מפחדת, עליהם את לא מעבירה ביקורת. מעניין שעל צילומי הווידיאו שרואים את אותם מחבלים שיורים על אזרחי עזה שמנסים לברוח לדרום, על זה שהם יורים בחפים מפשע שלהם, שגרים איתם, על זה אין לך מה להגיד, על זה את לא מעבירה ביקורת. על צה"ל את מעבירה ביקורת, צה"ל שמגן גם עלייך. האמת, אם היא הייתה חברת כנסת במקום אחר, בסוריה או באיראן, מעניין אם שם היא הייתה יכולה להפיץ שקרים על הצבא שלהם, מעניין מה היה קורה לה שם.

אדוני היושב-ראש, אני אגיד משהו שאמר לי אבא של נעמה בוני, זיכרונה לברכה, שנרצחה ב-7 באוקטובר, מעפולה עירי. כשניחמתי אותם הוא אמר לי את הדבר הבא, שזה בעצם הברכה והקללה שלנו. אנחנו לא מוסריים בזה שאנחנו מוסריים מדי. אני מצפה ומייחל אנחנו לא בסדר שלא דאגנו לזה עד עכשיו, ליום שמכפישי צה"ל ותומכי טרור לא ישבו יותר בכנסת ישראל.

חבר הכנסת יבגני סובה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום התבשרנו שמספר המקרים האנטישמיים בעולם קפץ עם תחילת המלחמה במאות אחוזים. היום אנחנו בנשיאות הכנסת גם אישרנו בקשה לדיון מהיר שיתקיים בשבוע הבא בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. אני רוצה לנצל את ההזדמנות שסגן השר אבי מעוז, שאחראי על נתיב, נמצא כאן באולם. אני רוצה להגיד לך, אבי ידידי: הגיע הזמן להתחיל לפעול ולדאוג לכך שכל מי שרוצה היום לעלות לישראל וזכאי לעלות לישראל, לא יחכה שמונה חודשים, עשרה חודשים, שפשוט לא יהיה מצב כזה. אני אומר לך מתוך ידיעה, לא מתוך הערכה, שישנם אנשים, אתה אחראי לנתיב, שמדבר בעיקר על יהודי ברית המועצות לשעבר. לשלושה חודשים, גם זה יותר מדי. בעיניי, גם שלושה חודשים זה המון זמן.

אני חושב שמדינת ישראל קמה לא רק בשביל להיות בית לאומי לכל יהודי, היא קמה גם בשביל להגן על יהודי העולם. אם היום אנחנו מקבלים פניות של קהילות יהודיות שכבר נואשות מניסיונות להגן על עצמן דרך הממשלות באותן מדינות, אני חושב שזה סימן מאוד מדאיג לנו, למדינת ישראל. אנחנו עברנו אירוע לפני שנה וחצי, עם תחילתה של המלחמה באוקראינה, והגיעו 75,000 עולים בשנה אחת.

היו כאלה שחזרו, יש מספרים, בין 7,000 ל-10,000 חזרו, כי לא מצאו את מקומם, ואני יכול לתת לך שלוש סיבות: אולפן לא נפתח בזמן, התעודות שלהם מהאוניברסיטה לא אושרו בזמן, ושפה היא מרכיב מאוד חשוב בקליטת העלייה. לכן חלק מהם חזרו כי לא הצליחו להשתלב. אבל כשעל כף המאזניים מונחת סוגיה אחת, החיים, שום דבר לא מתקרב. שאר הדברים פשוט מתגמדים ביחס לחיים עצמם. ולכן אני חושב שמדינת ישראל היום חייבת, חייבת להתחיל לפעול ולהיערך לקליטה, אם זה באמצעותך כסגן השר, אם זה באמצעות שר העלייה והקליטה, ולא רק של חבר המדינות, אלא בעיקר יהדות צפון אמריקה, יהדות צרפת. אני מדבר על יהדות אירופית, שם יש סכנה ממשית כל עוד המלחמה נמשכת, ואני לא יודע מתי היא תסתיים, אנחנו צריכים להיות מוכנים לכך שהלחימה תיקח חודשים. אני כבר לא מדבר על החזית הצפונית. אז בוודאי שלנו כמדינת ישראל יש מחויבות כלפי ביטחונם של יהודי העולם. באמת, אני קורא לממשלת ישראל לעזוב את הוויכוח, כן יהודי, חצי יהודי, שלושת רבעי יהודי.

אם אנחנו משווים את חמאס לנאצים ואת האירוע של 7 באוקטובר לאירוע של השואה, אני לא רוצה להזכיר איך בדיוק הגרמנים תכננו את רצח העם ואת מי הם לקחו למחנות השמדה, גם את אלה שהיו יהודים לפי האבא וגם את הנכדים של היהודים. זה אירוע היסטורי בקנה מידה, לא עברנו אירוע כזה במשך 80 שנה.

אני קורא לממשלה להתעשת ולהבין שעלייה היא אחד הדברים החשובים שצריך לעשות ממש בימים הקרובים,

ולהציל את הנפשות.

תודה רבה. חבר הכנסת עידן רול, מבקש?

מוותר. אה, מוותר. אז השר קרעי, מעוניין? אז אנחנו עוברים להצבעה, חברים. חבר הכנסת עידן רול, למה אתה לא נואם? רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. מי שמעוניין להצביע, אנא שבו במקומותיכם. ההצבעה היא על הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד 2023, בקריאה הראשונה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. מצביעים כעת. ההצעה להעביר

תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל)

17 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני מוסיף לפרוטוקול את שמותיהם של חברי הכנסת מאיר כהן, אחמד טיבי, איימן עודה, גלית דיסטל אטבריאן, נאור שירי וואליד אלהואשלה. זה לא משנה את תוצאת ההצבעה, אבל הוספנו לפרוטוקול את השמות של חברי הכנסת. אני קובע כי הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד 2023, אושרה בקריאה הראשונה, ותעבור לדיון בוועדת הכספים להכנתה לקריאה השנייה והשלישית. הסעיף הבא על סדר-היום,הצעת חוק אזרחות כבוד לחללי מערכות ישראל, התשפ"ד 2023, לקריאה הראשונה. אני מזמין את השר שלמה קרעי להציג את הצעת החוק, המוצדקת מאין כמותה, אם יורשה לי. לפני שאני אתחלף עם חברי סגן יושב-ראש הכנסת משה סולומון, אני מבקש לברך את קהילת ביתא ישראל הנפלאה, יוצאי אתיופיה, המציינים את חג הסיגד. בימים אלה קשה לאחל חג שמח, אבל נאחל לכולם שיהיו עוד חגי סיגד שמחים וטובים, בעזרת השם, יחד עם כל החטופות והחטופים הנמצאים לנגד עינינו.

כבוד השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מטרתה של הצעת החוק המתפרסמת, העומדת כאן להצבעה, היא להוקיר את זכרם של חללים במערכות ישראל אשר התגייסו לצבא או לכוחות הביטחון במטרה להגן על העם והמולדת אף על פי שלא היו אזרחי המדינה, ולהעניק להם אזרחות כבוד של מדינת ישראל על ידי שר הפנים בהמלצת שר הביטחון.

בדומה לאזרחות כבוד או אזרחות זיכרון שניתנה לחסידי אומות העולם לפי סעיף 2(4א) לחוק זיכרון השואה והגבורה, וכן בדומה לאזרחות הכבוד שניתנה בהתאם לחוק הענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות, התש"ע 2010, לחללי מלחמת הקוממיות ולנפגעי פעולות האיבה שאירעו במהלכה אשר נפלו על הקמת המולדת ולא זכו לקבל את אזרחותם מהמדינה שבעבורה חירפו את נפשם. לפי הצעת חוק זו, אזרחות כבוד נועדה להוקיר את תרומתו של חלל מערכות ישראל, ואין בה כדי להקים חובות או להקנות זכויות לחלל או לבני משפחתו לפי כל דין. בני משפחתו של חלל מערכות ישראל אשר אינם מעוניינים שיקבל אזרחות כבוד מסיבות שונות, יוכלו לבקש משר הפנים לבטל את אזרחות הכבוד, ובהתאם לבקשתם, יבטל שר הפנים את אזרחות הכבוד, ויראו בה כאילו לא ניתנה מעולם. בקשה לביטול אזרחות כבוד אפשר שתוגש על ידי הורה,

בן או אח של החלל, ודי שתוגש על ידי אחד מהם כדי ששר הפנים יבטל את אזרחות הכבוד. מדינת ישראל מוקירה, מכירה ומרכינה ראש כנגד אלו שחירפו את נפשם למות למען קדושת העם והארץ. הצעת החוק הזו חשובה, ואני כמובן קורא לכולכם לתמוך בה.

תודה רבה. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת טלי גוטליב. רציתי להתנצל בפני השופט איתי הרמלין: סליחה, סליחה שיש מאחוריי דגל ישראל. אני יודעת שזה נורא מבאס אותך, אבל סליחה, אדון שופט,

השופט איתי הרמלין, קבלו צ'יזבט, כי אין לי מילה אחרת לתאר את הפארסה המחרידה הבאה. השופט איתי הרמלין, שהיה סנגור, אני האחרונה שאדבר על מי ייצג, את מי ייצג, כל אחד צריך ייצוג, גם מחבלים טרוריסטים. אני לא אייצג מחבלים. הוא ייצג מחבלים. הוא ניסה להתחבב עליהם. יש מאמר על הדבר הזה, שלו, אבל הוא שופט בישראל. קבלו את הדבר הבא:

מלחמת חרבות ברזל העברנו כאן בשבוע שעבר חקיקה שדיוני מעצרים יהיו בווידיאו קונפרנס. השופט איתי הרמלין מעלה עצור לדיון. מה, נאור?

בטעות. בטעות הוא פתח, בטעות. טעות של סגן יושב-ראש חדש. רגע, תקשיבו טוב, רגע. אני חייבת לשכלל את זה, שיהיה לך מעניין, נאור. השופט איתי הרמלין רואה את העצור, רואה מאחורי העצור, מה הוא רואה מאחורי העצור ומטריף אותו? דגל ישראל. הוא שואל את שב"ס, את שירות בתי הסוהר, את הנציגים של יחידת נחשון: מה זה הדגל הזה? ככה, אני מצטטת לכם מילה במילה:

תקשיבו טוב, מדוע מאחורי העצור דגל ישראל? אנשי היחידה: ככה זה אצלנו בימים אלה.

לא מקובל עליי. אנשי היחידה אומרים לו באומץ: אבל אדוני, גם מאחוריך יש סמל מדינת ישראל ודגל. אבל זה לא מספיק, השופט ממשיך, תראו מה זה, אדברסר במלוא תפארתו: למה כתוב על המסך,

תחזיקו חזק את הכיסא, למה כתוב על המסך "עם ישראל חי" ולא "בית מעצר תל אביב"? לפרוגרס הזה, לרדיקל הזה, עלו עד לפה סמלי מדינת ישראל. הוא לא רוצה, זה לא מקובל עליו, לא מוכן. מה עושה הנהלת בתי המשפט?

ששמע את החשיפה הזו, כעס מאוד על השופט והביע טרוניה מוצדקת, שהוא לא ראוי לשבת בכס שיפוט במוסד החשוב הזה שנקרא מערכת המשפט. אוי אוי אוי, עם ישראל העז להעביר ביקורת על הוד רוממות השופט איתי הרמלין, שמפריע לו דגל ישראל במסגרת הדיונים. מה עונה הנהלת בתי המשפט? בואו, בואו, קבלו, זה מדהים בכל פעם מחדש, באמת, אני לא מבינה מה זה מכבסת מילים. שימו לב לתגובת מנהל בתי המשפט. האם מנהל בתי המשפט אמר שהם רואים בחומרה את דברי השופט? ניחשתם נכון, לא. האם מנהל בתי המשפט אמר שלכבוד מדינת ישראל שיהיה דגל וסמל?

שימו לב למכבסת המילים הבאה. מנהל בתי המשפט במכתב לכל השופטים והשופטות: "הרשות השופטת עושה שימוש דרך קבע בסמל המדינה ובדגל ישראל באולמות המשפט. כך גם בדיוני מעצר" וכו'. הוא ממשיך: מובהר שיש חשיבות לציין את זהות המתקן. "בנוסף לדגל הניצב באולם, ניתן להציב את דגל ישראל גם בבית המעצר". מחיאות כפיים סוערות על התגובה ההזויה הזו, שאין בה שום גינוי להתנהלות שופט במדינת ישראל שמביע טרוניה על הצבת דגל ישראל מאחורי עצור באופן שמשמש את אולם בית המשפט בדיונים בהיוועדות חזותית. פה אני רק אנצל את הבמה לומר לכם: שופט בישראל, עד גיל 70, אי-אפשר לעשות לו כלום. חוק בתי המשפט מאפשר, יש כללי אתיקה, יש בית דין משמעתי, שר המשפטים יריב לוין יכול לבקש להגיש קובלנה נגד שופט על התנהגות בלתי ראויה. האם זה ייעשה? זה לא ייעשה. האם ייתנו להפגין מול השופט עם דגלים? לא יקרה. האם אפשר יהיה להגיע לבית של השופט עם דגלי ישראל? לא יקרה. קיבלתם הצצה לעומק הדיפ-סטייט במערכת המשפט, למינוי על דרך רדיקל פרוגרס שחפץ במדינת כל האזרחים ולא יכול לסבול לנגד עיניו את דגל מדינת ישראל. תחי מדינת ישראל, מדינת היהודים, מדינה יהודית ודמוקרטית. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חברת הכנסת טל מירון, אינה נוכחת. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. כנסת נכבדה, אני רוצה לנצל את הבמה הזאת כדי להגיד תודה לשוטרים ולשוטרות של משטרת ישראל, הגיבורים והגיבורות שלנו. כשמכה אסון רואים מהר מאוד מי עושים את המלאכה באמונה ומתוך דבקות במטרה. ב-7 באוקטובר בבוקר, מבין כל כוחות הביטחון וההצלה, הייתה זאת המשטרה שהגיעה ראשונה לשטח ולקחה על עצמה תפקידי לחימה שבדרך כלל שמורים לצבא. מי שעד 06:29 עסקו בשיטור בעורף הישראלי, הפכו ב-06:30 ללוחמי החזית של המדינה. 27 שוטרים שאבטחו עם האקדחים שלהם את מסיבת נובה בחניון רעים, הפכו למעשה לקו הבלימה הראשון וחסר הסיכוי מול מאות מאות המחבלים שהגיעו עם רובים, עם רימונים ועם רקטות RPG. ניצב משנה ג'יי אר דוידוב, זיכרונו לברכה, מפקד תחנה, שגם שלושה מהאחים שלו במשטרה, מיהר למקום כדי לפקד על האירוע ולסייע בקרב, ונהרג, גם מפקד התחנה ניצב משנה איציק בוזוקשוילי, ששמע שהחבר שלו דוידוב נפצע, מיהר אל המקום, ונהרג מירי RPG אל הרכב שלו. בתו ליאל, שוטרת מג"ב, נלחמה לצידו באותו בוקר ושרדה; רב-סמל בכיר יוראי אליהו כהן, אב צעיר, מקצוען, חייכן, דעתן, לוחם צדק ולוחם חוד בימ"מ, חונך על ערכים של אהבת העם והארץ, נפל בהגנה על המולדת בבוקר 7 באוקטובר יחד עם חברו ליחידה פקד אברהם הנקין בקרב ליד צומת שער הנגב. אלו רק מעט מהדוגמאות, וכמוהם עוד רבות ורבים. 59 שוטרים ושוטרות נפלו במלחמה הזאת בעוטף, בקרב ההירואי על תחנת המשטרה בשדרות, באופקים, בכבישים ובצמתים. הם חתרו למגע, חלקם נלחמו ממש עד הכדור האחרון וטיפת הדם האחרונה שלהם. ההקרבה שלהם, הגבורה שלהם, סייעה להציל המונים. להם וגם לבני המשפחה שלהם ולמשטרה כולה, שבימים שלפני המלחמה, וגם את זה צריך להגיד, ספגה הרבה מאוד ביקורת, מגיע להם שנעצור כולנו, נרכין ראש ונגיד תודה גדולה. בזכותכם אנחנו כאן. יהי זכרם ברוך. אכן. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח. חבר הכנסת רון כץ. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הארכת תקופות (הוראת שעה, חרבות ברזל) (אומנה לילדים), התשפ"ד 2023, שהחזירה ועדת העבודה והרווחה.

בבקשה, חבר הכנסת רון כץ. כשתתחיל, נתחיל את הזמן.

תודה רבה, אדוני. כנסת נכבדה, הקראת עכשיו רשימה ארוכה של חברי כנסת שלא נמצאים במשכן. אני רוצה לשאול: איפה הם? איפה חברי הכנסת מהסיעות הערביות בזמן הזה? עולה פה חברת כנסת שמנסה להתנצל, וזה היה אחד הדברים המביכים שראיתי. חברת כנסת נוספת תוקפת את צה"ל תוך כדי מלחמה ואומרת שהצבא תוקף בית חולים ומשתמש בנשק שאסור לפי הדין הבין-לאומי. אני רוצה לשאול אתכם. אתם לא חיים פה? לא רצחו בדואים? לא רצחו ערבים? מה הבעיה לעמוד פה ולהגיד: אנחנו מגנים את ארגון הטרור חמאס, אנחנו חושבים שצריך להשמיד אותו, כמו כל בן אדם נורמלי במדינת ישראל?

שהאינטרס שלכם צריך להיות להציל את הדו-קיום שקיים פה,

אשתי מפחדת לרדת למטה. אשתי מפחדת לרדת למטה בגלל מה שקורה במדינה.

אתה צריך לעמוד פה ולהגיד: חמאס זה ארגון טרור, צריך להשמיד אותם על מה שהם עשו למדינת ישראל.

האינטרס שלכם הוא שאנחנו כולנו נהיה ביחד, שכולנו נהיה ביחד.

מה אתם עושים?

רק אתמול, בוא איתי לרהט, תשמע את המשפחה, שהמשפחה שלה חטופים בעזה, איך רצחו נשים

איך הרגו ערבים בדיוק כמו שהרגו אותנו, אותו דבר, ובמקום זה,

דממה.

אני שנה אומר לך שהם שקופים. אתה לא רואה אותם.

עכשיו מגלה אמפתיה? תתבייש לך. תתבייש.

ואני רוצה לומר לכם, אני מצפה מכם.

ארגון טרור צריך להשמיד.

אסור לנשום את אותו אוויר שאנחנו נושמים. אסור לפגוע באוכלוסייה אזרחית.

צריך לדאוג לאוכלוסייה האזרחית בעזה. אסור לפעול בניגוד לחוקי המלחמה. הכול בסדר, תגידו את זה. אבל באותה נשימה תגידו: צריך לחסל אותם. לא יכול להיות שאנחנו נמשיך להתעסק פה בוועדת האתיקה בתלונות על חברי כנסת שפועלים נגד הצבא שמגן על כולנו, בזמן שהחיילים נלחמים, נפצעים, נהרגים, ופה יגידו שהם לא בסדר. הם הכי בסדר שיש. זה הצבא הכי מוסרי בעולם, יותר מדי מוסרי לפעמים. חיילים נפגעים ונהרגים כי אנחנו מכבדים את דיני הלחימה. ונמשיך לכבד את דיני הלחימה, לעולם לא נעשה משהו שאסור לעשות. אני מצפה מכל מי שבבית הזה לגבות את צה"ל, את כוחות הביטחון, לעמוד פה ולהגיד: חמאס זה ארגון טרור, ארגון טרור צריך להשמיד, וזהו, זה המשפט. וכל אחד אחר שעשה טעות ורוצה להתנצל, זה המשפט שאני מצפה לשמוע. וכשלא נשמע אותו, יהיה לזה מחיר.

חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת. חבר הכנסת איימן עודה. אתה לא תשקר. אתה יודע שאני צודק. בושה מה שאמרת. אתה יודע שאני צודק. הם ארגון טרור, וצריך להשמיד אותם. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, לא רציתי לדבר, אבל תשמע, זו אחריות של כל אחד מאיתנו. זו אחריות של כל אחד מאיתנו.

החטופים, זו האחריות. אנחנו עמדנו פה מהרגע הראשון ואמרנו עמדה ערכית, ערכית, שמוקיעה את מה שקרה ב-7 באוקטובר בכל לשון של הוקעה. איימן, חמאס, צריך להשמיד אותו. לא לא לא, תן לי לדבר. תן לי לדבר, בבקשה. תן לי לדבר.

פגיעה בבן אדם אחד היא פגיעה בעולם כולו, וזה היה טבח שראוי לכל הוקעה, לא רק מהמקום הפוליטי, בעיקר מהמקום המוסרי, מהמקום האנושי, מהמקום הזה בדיוק. אתה עמדת פה, למי אתה עוזר? מה אתה אומר? למה אתה אומר דברי שקר?

אני אגיד לך. יש חברי כנסת פה שאומרים: הצבא תוקף בתי חולים ומשתמש בנשק לא חוקי. סליחה, שכולם יבינו, שכולם יבינו שיש לנו עמדה אחרת ממך.

העמדה?

העמדה שלנו אומרת כך, בצורה הברורה ביותר: יש פה ראש ממשלה שנמצא בשלטון 15 שנה. העניין הוא לא רק האחריות שלו על הפקידים שהוא מינה וכל ההתנהלות שלו, אלא מעבר לכך, הוא פסח מעל דבר עיקרי. כמה פעמים דיברתי עם כל אחד מכם על כך ששורש הרע, הבעיה העיקרית היא המשך הכיבוש הארור?

אני רוצה להגיד לך מה, הכיבוש הארור לא מצדיק פגיעה בחפים מפשע.

הכיבוש הארור לא מצדיק פגיעה בחפים מפשע. אני יודע איפה שורש

חברים, בסופו של דבר יש פה שבעה מיליון יהודים.

יש שבעה מיליון פלסטינים בין הים לנהר, לא יתאדו. נכון, נכון.

30,000, יישארו שבעה מיליון? שבעה מיליון. היהודים הם עם שמגיע לו זכות להגדרה עצמית, מימשו זאת. מגיע ליהודים זכות להגדרה עצמית. אפשר להגיד שהחמאס ארגון טרור?

מימשו זאת.

מי שרוצה ביטחון אמת, ביטחון אסטרטגי, צריך לחתור לסיום הסכסוך, מדינה לצד מדינה בשלום.

איימן, ארגון טרור צריך להשמיד, זה הכול.

תודה רבה. חלאס, יא זלמה, חלאס. למי אתה עוזר?

לכהניסטים. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה.

קשור.

הילדים המסכנים? איפה הנערות המסכנות, ברברים. מה עושים שם לנשים? מה עושים שם לילדים?

בואו נכבד את הדוברים. בבקשה, חברת הכנסת טטיאנה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, מאז המלחמה נושא ההתמודדות עם טראומה ונושא החוסן הנפשי נמצאים בכותרות ובשיח הציבורי, חוסן אישי, חוסן נפשי, חוסן לאומי. מה זה חוסן? חוסן הוא יכולת להתמודד עם טראומה, יכולת לחוות סטרס, לחץ, חוסן הוא חוויה פנימית של כל אחד מאיתנו ושל החברה שלנו. החוסן נובע מאמון או חוסר אמון במערכות, בממשלה, במדינה, במדינה שאמורה להגן עלינו ולהיות שם בשבילנו בעת צרה. האזרחים רוצים להאמין למדינה, להאמין שהמדינה חזקה ושאנחנו יכולים תמיד לסמוך עליה. כשיש כאב פיזי או כאב נפשי, תמיד מצפים ומקווים לריפוי, להחלמה. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שבה אזרחים רבים כואבים, כואבים מאוד, פיזית ונפשית. כמו חולה שמחפש מישהו שיכול לרפא אותו, מחפש רופא, ככה אנחנו מחפשים מי יחזיר את האמון שנשבר בנו ב-7 באוקטובר, באותה שבת שחורה.

ברוסית יש פתגם: לשבע מטפלות ילד ללא עין. ויש פתגם מקביל בעברית: יותר מדי טבחים עושים את המרק. זהו מצב החוסן הלאומי שלנו. את תהליך השיקום של החוסן, החוסן הלאומי, החוסן של העם, צריך להוביל מישהו אחד, אני מתכוונת למשרד ממשלתי אחד. את האחריות לשיקום אמור לקחת משרד

משרד אחד חייב לקחת על עצמו את האחריות להובלת הנושא והטיפול בו. אני קוראת מכאן למשרד הבריאות לקחת אחריות מלאה לנושא השיקום, שיקום החוסן הנפשי של האזרחים, ובראשם נפגעי עוטף עזה, משפחות החטופים, הפצועים, המשפחות של הנרצחים, מבוגרים וילדים, באופן פרטני ובמוסדות. פוסט-טראומה אינה גזרת גורל, אם מטפלים בטראומה בזמן, ללא דחייה, ללא ויכוחים על חלוקת התקציבים, אם מטפלים בנפש ומשקמים אותה, בחוסן הנפשי, אפשר להימנע מפוסט-טראומה. שר האוצר חייב לשים את הנושא בראש סדר העדיפויות. העם זועק. האזרחים איבדו את האמון. הלב פשוט נקרע כששומעים את הסיפורים של ההורים שילדים פוחדים לפתוח חלונות, לשמוע שילדה ישנה מתחת למיטה. הלב פשוט נקרע. אני פונה לממשלה, במיוחד לשר האוצר: תעבירו מייד תקציב למשרד הבריאות, לתוכנית שהם הכינו.

תודה רבה. לפני הדובר הבא, הודעה לסגנית מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק חינוך מיוחד (הוראת שעה, חברות ברזל) (הארכת זכאות), התשפ"ד 2023, שהחזירה ועדת החינוך, התרבות והספורט.

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת מאיר כהן. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני שומע את כולנו עולים ומדברים, אבל שיהיה ברור לכולם: אנחנו ננצח אותם. אנחנו ננצח אותם. אנחנו נמצאים ברגע של משבר, אבל מהמשבר הזה אנחנו נקום מחוזקים. נכון, אנשים מפחדים, אנשים מבוהלים, אבל בסופו של דבר, אני חוזר ואומר: אנחנו ננצח אותם. המדינה הזו חזקה יותר מכל רוע. בסופו של דבר חיילי וחיילות צה"ל שנמצאים ונלחמים דקה-דקה, שעה-שעה, יום-יום, הם שהיום צריכים לקבל גיבוי מלא מאיתנו, לברך אותם על המאבק ועל אומץ הלב. ולכן אני מבקש מכל חברי הבית הזה להפנים שאם יש צבא מוסרי בעולם הזה, הוא צה"ל.

בכל פעם שאני שומע בחוץ טרוניות על התנהגותו של צה"ל, אין צבא בעולם שעומד בחוף הים בעזה, עומד בחוף הים בעזה, והחיילים שלנו תחת אש הולכים ומביאים מים ומה שצריך לאותם פליטים ומגינים עליהם מפני החמאס, שיורה על האזרחים שלו. לכן, אלה שחושבים שהחמאס הוא חלק מתנועת ההתנגדות ותולים את זה בכיבוש, קשקוש, החמאס הם אלה שהרגו ב-2007 את אנשי הרשות הפלסטינית, ירו בהם וזרקו אותם מהגגות. אלה שקוראים לחמאס תנועת ההתנגדות, הם רוצחים שפלים, הם דאעש. לכן הלחימה שלנו היא יותר ממוסרית, והיא לחימה גם בשביל מדינות אירופה, גם בשביל מדינות אירופה, גם בשביל הנשיא הצרפתי מקרון, שמתהפך ומדבר כמו שהוא מדבר, ואני אומר לו מהדוכן הזה: תתבייש לך. היית ידיד שלנו עד שהאשמת את צה"ל ברצח ילדים ותינוקות. אתה היית פה, ראית את הזוועות, אני משער שראית גם את

עכשיו אני רוצה לפנות, אני רואה את חבריי, ראשי הוועדות, כולם עובדים ועובדים קשה, אבל אני נמצא כמו חלק מכם יום-יום אצל המפונים, ואני רואה אנשים טרוטי עיניים שאיבדו את ביתם, שמרגישים כפליטים בארצם, והם לא רק דואגים איפה הם יהיו בעוד חודש-חודשיים, רובם הגדול דואגים איפה ומתי יחזרו החטופים שלהם, ואיפה הם ישימו ראשם, ומשאביהם, בבית השרוף, באח שנרצח, באם שנחטפה. לכן טוב אנחנו עושים שאנחנו מקבלים אותם כאן בכנסת והולכים אליהם ומדברים איתם, כואבים את כאבם ונותנים להם את מה שצריך לתת. אני קורא כאן לממשלת ישראל: עצרו את נשמתכם. להחזיר את החטופים זה הדבר החשוב ביותר היום. ואני קורא לחבריי השרים, תודה רבה. חלק מכם כבר עשיתם את העברת המקל ואתם מטפלים, אבל יש עוד חלק מהמשרדים שלא מבינים שאנחנו נמצאים בתחושת חירום. תם הזמן.

תגיעו לאנשים האלה, תגיעו לאנשים האלה, תדברו איתם, וש"תקומה" כבר תתחיל לחשוב על היום שבו מחזירים את הקהילות האלה למקומן. תודה רבה, אדוני.

הדובר הבא, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת. חבר הכנסת נאור שירי,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בהמשך למה שהיה לפני כמה דקות עם חבר הכנסת רון כץ, לפעמים כשאתה מחפש להתנצל, הכי פשוט זה פשוט להתנצל, פשוט להגיד: טעיתי. אבל איכשהו מנסים לסובב ולסבן ולצאת בסדר עם כל הצדדים, וככה זה נראה. אבל אני סוגר את זה, כי לא באמת על זה רציתי לדבר, וגם אין לי כוח כבר לשמוע את כל ההתפתלויות האלה. דיבר איתי בחור, בחור צעיר,

הוא בכיתה ו', מהוד השרון, והוא ביקש שאני אקריא את המכתב הזה. יש מצב שאני אסטה ב-20 שניות, אז למען הרציפות תן לי, ככה, הארכת זמן,

אם הייתי משתדל, לא הייתי מבקש לפני. אני אתן לך, אבל שלא יהיה יותר מדי. הינה, אתה רואה? אני משתדל. לכבוד חבר הכנסת נאור שירי, אנחנו מכירים הרבה זמן. אני כותב לך ואני מבקש ממך אם תוכל להקריא את המכתב שלי. אז שלום לכם, חברי הכנסת, קוראים לי יהלי דרור, אני תלמיד כיתה ז'3 בבית הספר הראשונים בהוד השרון. הכיתה שלנו עוברת חוויה מאוד לא נעימה. ילדה מהכיתה שלנו, נעם אביגדורי, ואימה שרון נחטפו לעזה באותו יום ארור. אני עצמי הייתי באותו יום בדרום וחוויתי את זה על בשרי. הייתי בקיבוץ יד מרדכי, המחבלים היו דקה מהשער של הכניסה של הקיבוץ, שמעתי יריות, וחשבתי שאני עומד למות. לוחמי מג"ב שהיו באזור הצליחו לחסל אותם. בסוף יצאנו משם בשלום, אבל הטראומה לא עברה. המוח שלי עדיין מעביר את הסרט בראש. לחשוב את המחשבה הזו, להבין את זה שאני שואל את ההורים שלי עם דמעות בעיניים אם אני הולך למות, זו מחשבה שבחיים לא חשבתי שאני אומר. אנחנו בתור ילדים לא אמורים לחוות את החוויה הזו. לחשוב על המצב ההזוי הזה זה קשה, קשה לי. קשה לכולנו לראות את המקום החסר שלה בכיתה. היא חסרה לנו מאוד, ואנחנו רוצים אותה חזרה. היום אני כל הזמן חושב שגם אני יכולתי להיות שם חטוף בעזה. זה מפחיד אותי. אני ובטח כל אחד מכם גם מנסים להבין מה קורה שם,

אם הם ישנים, אם הם אוכלים, מה עושים להם. אני מאוד דואג, כי אי-אפשר לדעת את זה וזו אי-ודאות מטורפת. מה שאני כן מנסה לעשות זה להאמין, להאמין שהם בסדר, שהם יחזרו אלינו, שנוכל לראות אותם שוב. אני רוצה לחזק את משפחות החטופים, הנעדרים, להגיד להם שאנחנו איתם באש ובמים, שאנחנו חזקים. זה מסע לא קל, ואנחנו נעבור אותו. יחד עם זאת, אני מבקש מכם, חברי הכנסת, לעשות כל מה שביכולתכם כדי להשיב אותם הביתה למשפחות שלהם ואלינו למדינת ישראל. זה הדבר היחיד שנוכל לעשות בשביל לצאת חזקים הרבה יותר מהמלחמה הזו. תודה רבה לכם, יהלי. עכשיו אני אגיד קודם כול תודה ליהלי, שאני מכיר, בחור בן 12 שכבר חמש שנים אני מכיר, הוא עמד איתי בקלפיות כשהוא היה בן שמונה, בן אדם מעורב פוליטית. חוץ מזה שהוא אוהד הפועל תל אביב, באמת יש לי רק דברים טובים לומר עליו. אבל אני רוצה לומר לכם, כי היום גם חווינו בוועדות, בתחילת הוועדות הורי החטופים היו, ובעיניי הם פונים אלינו כחברי כנסת, אבל הכוח שלנו כחברי כנסת, בטח באופוזיציה,

הוא מאוד מאוד מינימלי, ואני מחמיא לעצמנו. אני פונה אליכם, חברי הקואליציה, כי בסוף זה אתם וזה עליכם: המשפחות של החטופים לא ממש צריכות את החיבוקים שלנו, הן לא צריכות את הסימפתיה שלנו, בעיניי זה גם לא מעניין אותם. אתם צריכים ואנחנו צריכים לקום בכל יום בבוקר ולחשוב שהילדים שלנו שם, הילדים שלנו,

הם לנגד עינינו גם פה. לא התמונות. נוסף לכך. מה שצריך להטריד אותנו הוא שהילדים שלנו שם. אם אני מסתכל על הבת שלי כשאני רואה אותה בערב ואני מדמיין שהיא תהיה שם, אני לא יודע מה הייתי עושה לבית הזה, וכל אחד מכם בדיוק אותו דבר. זה מה שצריך להטריד אותנו. 38 ימים אנחנו מתנהלים ויש מחאות ובאים לשיר והכול סבבה, כי יש קטע,

בסדר, אוקיי, תסבול עוד 20 שניות. אני יודע שזה קשה. נתתי דקה יותר. ככה אנחנו רגילים במדינה הזו. זה אירוע הזוי. אנחנו לא יכולים להגיד ולעשות משא ומתן על ילדים ותינוקות בני עשרה חודשים.

אם יש עסקה, תעשו את העסקה. נחסל אותם אחרי זה.

חייבים לעשות כל מה שאפשר. אל תגידו אין עסקה. את גם לא יושבת בקבינט.

הלוואי שהייתה עסקה, הלוואי. טוב, בסדר, טלי. את עכשיו יודעת בדיוק, היית בקבינט ואת יודעת הכול,

חבר הכנסת נאור, אתה צודק, זה נושא חשוב.

בטוח שאפשר לייצר עסקה, גם אם זה אומר לשחרר כל אחד ואחד ממי שיושב היום בבתי הכלא. עכשיו להביא אוטובוסים ולהביא אותם.

זה בהחלט נושא חשוב. צריך לעשות הכול, וצריך גם להכיר את כל הפרטים.

הדובר הבא, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן.

עסקה כזאת, נאור.

אומר לכם משהו בחוץ וביטחון? אתם יודעים בכלל לדבר בחוץ וביטחון, מה אתה חושב, שאם תבקש יפה מחמאס הוא יחזיר לך חטוף? אתה צריך להשיג מודיעין בדרך אכזרית.

ראש הממשלה שלך עשה עסקאות עם חמאס על גלעד שליט בעד 1,000 מחבלים. 1,000. בבקשה. אני רוצה להמשיך את הסוגיה בנושא השופט הרמלין, שמצא לנכון להעיר לשב"ס על זה שמאחורי תומך ברוצחי תינוקות, תומך באונס נשים, תומך ברצח אימהות לעיני ילדיהן, תומך ברצח ילדים לעיני האימהות שלהם, השופט הרמלין חש שהוא צריך להגן על הרגשות, על הרגשות של תומך הנאצים, ולהעיר לשב"ס על זה שדגל ישראל מתנוסס מאחורי תומך הנאצים ופוגע ברגשותיו של תומך הנאצים. זה מאוד קונסיסטנטי ועקבי למהלכיו הקודמים של אותו שופט, שב-2014, אם אני לא טועה, חס על זכויות תומך נאצים אחר, שהצטלם ברקע של טנק שרוף עם כיתוב "מוות ליהודים", ושחרר את השוהה הפלסטיני הבלתי-חוקי הזה מכיוון שיש לו זכויות של חופש ביטוי. פה אני רוצה לדבר רגע על ההשוואה לנאצים. אני אישית לא עושה את ההשוואה הזאת בקלות רבה, ובמשך שנים התנגדתי בכל פעם שמישהו עשה השוואה כזאת, אבל פה ההשוואה הזאת מתבקשת.

מכיוון שהישראלים נוטים, לא רק הישראלים, בכלל בעולם התפיסה של הנאצים היא הרבה פעמים הצורה ולא התוכן, הסטריליות, התכנון, המגפיים המבריקים והמצוחצחים, הסדר, הקור, המעילים, צלב הקרס, שזה עומד בקונטרסט מוחלט לחלוטין לעצי הזית ולגלביות ולפלחים ולרועי הצאן. אבל אל תיתנו לצורה להטעות, כי מה שהופך נאצי לנאצי זה לא הצורה, זה התוכן. והתוכן הוא זהה אצל הנאצים בגבול עזה ואצל הנאצים של הרייך השלישי: כל יהודי הוא בר-מוות, כל יהודי חייב למות בין שהוא תינוק בן עשרה חודשים ובין שהוא ניצול שואה או ניצולת שואה בת 90. ופה אני פונה לשופט הרמלין ואומרת לו: אתה רואה נמר משחר לטרף ואתה מזהה חתלתול, אתה רואה את אחד מגדולי רוצחינו ואתה מזהה קורבן. חוסר הזיהוי הזה, חוסר בקרת המציאות הזאת, זו לא עמדה מוסרית, זו עמדה אנטי-מוסרית.

לא רק שזו עמדה אנטי-מוסרית, היא מסכנת את החיים של כולנו, מכיוון שלשופט הזה, ולצערי לרבים כמותו שיושבים היום בבתי המשפט, יש כוח, והכוח הזה בסופו של דבר גורם לנו, האזרחים, להיות פגיעים מאוד מבחינה ביטחונית. הגיע הזמן שהקונספציה השגויה והמוטעית תצא גם מבתי המשפט של ישראל וגם מהשופטים ופסקי הדין שלהם. לא חומלים על רגשותיהם ולא חוששים לפגוע בחופש הביטוי שלהם. עם נאצים, מראים להם את דגל ישראל בפנים. זו הדרך ואין אחרת. תודה רבה.

הדובר הבא, חבר הכנסת עידן רול. תודה

אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני רוצה לנצל את הבמה הזאת לדבר על דבר נוסף שבעיניי חשוב וראוי שהבית הזה יעסוק בו. בתקופה קשה ומאתגרת זאת אנחנו עדים גם לקשיים הרבים שחווים אחינו ואחיותינו בתפוצות. האנטישמיות מרימה את ראשה המכוער בכל העולם, ואנחנו רואים שתחושת חוסר הביטחון הופכת לנחלת הכלל של העם היהודי כולו. זה לא מסתכם רק בהפגנות נגד ישראל ובהפגנות אנטישמיות, זה גם מגיע לכדי אלימות של ממש ואפילו למחיר דמים, מחיר בנפש. היו לא מעט אירועים קשים גם בצרפת, גם באוסטרליה, גם בארצות הברית, ממש בשבוע האחרון, שיהודי נרצח רק בגלל שהניף דגל ישראל, רק בגלל שהוא יהודי. אני חושב שכולנו מבינים את הכוח והחשיבות של העם שלנו כעם אחד ומאוחד ומבינים שגורל העם היהודי תלוי בחוסנה של מדינת ישראל, ולהפך, אנחנו תלויים זה בזה, אנחנו חלק אחד מהשני. לכן, אני מציע, ואני חושב שמן הראוי, שהחללים בתפוצות של אחינו ואחיותינו שנפגעו על רקע היותם יהודים, על רקע אנטישמיות, יצוינו גם הם כאן בישראל ביום מיוחד. חשוב להראות שהבית הזה, כבית של היהודים כולם, כמדינת היהודים, יכיר גם בסבל ובמחיר שמשלמים אחינו ואחיותינו בתפוצות. יש לי הצעת חוק כזאת. אני חושב שדבר כזה, מן הראוי שיגיע מהממשלה, ולכן אני קורא מעל דוכן זה לממשלה לקדם יום לאומי שיציין את נפגעי התפוצות על רקע אנטישמי. אני חושב שזה מה שאנחנו צריכים לעשות כדי להראות את הסולידריות. הסולידריות איתם היא לא רק בעיתות משבר, היא לא רק בעיתות של תרומות אדירות, אלא זה תמיד, כשהם באים לבקר את המשפחות שלהם בארץ, זה אותם חיילים בודדים וחיילות בודדות שמגיעים לישראל להתנדב בצה"ל, וזה גם כשהם תומכים בנו והם חלק מאיתנו שם ברחבי העולם. אני מקווה שהממשלה תאמץ את הרעיון הזה ותקדם אותו למען אחדות העם היהודי כולו. תודה רבה. תודה רבה. נעבור לדובר הבא, חבר הכנסת אריאל קלנר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, המערכה הצבאית בעיצומה וכולנו תפילה שבמהרה תגיע ההכרעה המיוחלת, אולם מציאות העבר מלמדת שהכרעה צבאית יכולה להסתיים גם בתבוסה מדינית. לאחר האינתיפאדה הראשונה, שדוכאה כמעט כליל, הגיעו הסכמי אוסלו, והאיש שרצח את המספר הגדול ביותר של אזרחים יהודים מאז היטלר, יאסר ערפאת, יימח שמו וזכרו,

ובהמשך, אזורים נוספים ביהודה ושומרון. לאחר מכן,

פתח הנאצי הזה במתקפת טרור רצחנית שגבתה כ-1,200 הרוגים באינתיפאדה השנייה. הצלחנו להתגבר, ובמבצע חומת מגן מיגרנו את תשתית הרצח ביהודה ושומרון, אבל אז שוב הפסדנו במערכה המדינית, עקרנו וגירשנו את ההתיישבות היהודית בגוש קטיף ובצפון השומרון, מה שהשריש בקרב אויבינו את התובנה שהיָהוד מבינים רק כוח.

לאחר טבח שמחת תורה, כשהקניבלים הנאצים פקחו גם את העיניים העיוורות ביותר בחברה הישראלית, עם זוועות וסוגי התעללויות ומיתות שגם השטן לא יכול היה להמציא, אנו רואים ראשי ממשלה לשעבר, ראש האופוזיציה ואחרים, מתחילים לדבר על הפרטנר למשא ומתן בדמות הרשות הפלסטינית, שבכיריה מהללים את הטבח וקוראים לשחרור כל פלסטין מהים עד הנהר.

אין חרפה מוסרית גדולה יותר מכך שהתוצאה של טבח שמחת תורה תהיה מדינה פלסטינית. פשוט אין. רק תפיסת עולם מקובעת, תפיסת עולם שבתאית-משיחית-פנאטית מנותקת מכל הקשר או לקח, יכולה לדבר במושגים של מדינה פלסטינית. התוצאה המוסרית היחידה הנדרשת היא שהרשע יפסיד, שהרשע יובס. התוצאה הפרגמטית המתבקשת היא תוכנית מדינית אלטרנטיבית לאוסלו, הן ליהודה ושומרון והן לעזה. פירוק האויב הג'נוסיידי, לא החמאס ולא הרשות הפלסטינית הנאצית הם פרטנר למשהו, פירוז האזורים מנשק חם, ביעור הרע על פי מודל הדה-נאציפיקציה שבוצע בגרמניה בשנת 1945, מינהלות מקומיות, ולא שום שלטון מרכזי, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, גם את גרמניה חילקו לשניים, התיישבות יהודית. ילד יהודי בחוצות עזה. יושב-ראש הכנסת לשעבר מיקי לוי, והיא שייכת לו, לא כדי להחזיק בה חיל כיבוש או חיל מצב, היא שייכת לו כדי לבנות בה את בית חלומותיו, כתבה נעמי שמר על ארץ ישראל. ניצחון המפעל הציוני הוא צו השעה. ניצחון מדיני, מדיני, הוא צו השעה. יחד עם כל בית ישראל נרכין ראש לזכר הנופלים, נתפלל לרופאת הפצועים, נתפלל לשלום החטופים ולחזרתם המהירה. נברך את חיילינו הנלחמים ברגעים אלה באויב הנאצי הקם לכלותנו.

תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת מירב בן ארי. תגיד שאני הדוברת האחרונה ואחר כך הצבעה.

לנו שר מסכם. מירב בן ארי היא אחרונת הדוברים. מייד אחר כך יסכם השר. לא צריך סיכום, אפשר לעבור ישר להצבעה. כולנו תומכים. אם כך, אני מבקש מכל מי שנמצא בחוץ, שייכנס. מייד לאחר מכן אנחנו מצביעים. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אתמול השתתפתי, הגעתי לאירוע ה-30 של רב-סרן שגיא גולן, זיכרונו לברכה, מרעננה, גר היום בהרצליה, היה גר לפחות. הוא היה בן 30 בנופלו. הוא היה קצין בבית ספר ללוט"ר, והוא נהרג מאש מחבלי החמאס כאשר הגיע לעזור לתושבי קיבוץ בארי. אני ביקשתי מעומר, בן הזוג שלו, להקריא את הדברים שאמר, אפילו הבאתי את הדפים עצמם, אתם רואים שהם מקומטים, היו קצת רטובים גם בדמעות. אני רוצה להקריא את ההספד שלו: 36 ימים עברו מאז ששגיא נפל בבארי, 32 ימים מאז שהודיעו לנו, 31 ימים מאז הלוויה. כל הימים האלה מלאים בגעגוע לשמוע אותך נושם, געגוע לראות את החיוך שלך כל בוקר לפני שאתה יוצא לעבודה אחרי שכבר התארגנת, הוצאת את דייזי, פינית את הכיור למדיח, ואני עוד מנסה להתעורר עם כוס קפה, שאתה בדרך כלל הכנת, געגוע לחיוך שלך שנותן זריקה של אושר ואהבה להמשך היום, געגוע להרגיש אותך, לשמוע אותך, געגוע לתחושת הביטחון שמבוססת על הידיעה שהחיים שלי הם החיים שלנו, שהעתיד שלי הוא העתיד שלנו, עתיד שבו אתה מרגיע אותי בסיור רקמות שזה בסדר שהפופים בצבע בז' ולא בצבע לבן, עתיד שבו אנחנו צוחקים על כמה שהיה כיף בחתונה ואיך דייזי עשתה פדיחות בחופה, עתיד שבו קנינו את הבית שלנו, יש בו את המשפחה שהייתה אמורה להיות לנו, שני ילדים מפונדקאות, שני ילדים מאומצים, עתיד שבו הצלחנו לגרום לי להפסיק לעשן והסטרטאפ שעליו פנטזנו מצליח ומאפשר לך להגשים את החלום שלך להיות איש חינוך בישראל, לעבוד עם ילדים. אני אקרא בקצרה, כי אין לי את האפשרות לקרוא את הכול, אבל אני אקרא לכם: ביום שישי לפני השבת השחורה היינו בחתונה של שאנטי. בדרך לשם אכלנו לאלה המפיקה שלנו את הראש על הבד של המפות. מי שלא יודע, שגיא ועומר היו אמורים להתחתן שבוע אחרי זה. הזר של החתונה הונח על הקבר. סיפרת על צוות פנסטר ועל צוות שגיא, זה הצוות של שגיא בלוט"ר. התרגשת כל כך לשמוח עם שאנטי, לשמוח עם כולם. בסוף החתונה, בחזור, היית שיכור ומלא באנרגיות כחלק מהתוכנית לשכר את החתן. דיברנו על כמה כיף יהיה בעוד כשבועיים, כשאלו יהיו אנחנו מתחת לחופה. אני לא יודע מה יהיה מחר, בטח שלא עוד שנה. האלמנים והאלמנות שדיברתי איתם מכירים את תחושת הכאב, זו ששולטת לי על הלב, זו שלא מאפשרת לנשום. הם אומרים שזה לא עובר, אבל שלומדים לחיות עם זה. אהוב שלי, אני לא יודע איך חיים בלעדיך. אני לא יודע אם זה נכון לקרוא לזה חיים כשאתה לא פה. אבל מה שזה לא יהיה, כולם ידעו מי אתה, מה היית עבור כל כך הרבה אנשים. אני אשתדל לעשות הכי טוב שאני יכול ולהנציח את הערכים שלך בעולם,

שכל כך אהבת. אני אשמור ואדאג לכל מי שדאגת לו. אני אגדל את דייזי ואוהב אותה גם בשמך. בינתיים היא זו שדואגת לי. אני אקים משפחה, ובמשפחה הזו יהיה ילד שאתה ואני נהיה האבות שלו. אני אגדל אותו ואקווה שהוא לא יצא כמוך. הוא יכיר אותך דרך העיניים שלי ושל כל האנשים שאהבת בחיים. בכל בוקר אני קם כשאני אוהב אותך, שגיא, רק אין לי למי להגיד את זה. אני אוהב אותך כל יום מחדש, אוהב אותך בכל רגע. את זה אי-אפשר להפסיק. אני אוהב אותך לנצח.. יהי זכרו של שגיא גולן, גיבור ישראל שנהרג בבארי,

תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת מירב. עכשיו נזמין את שר הפנים, חבר הכנסת משה ארבל, לסכם את הדיון, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני לא אקח הרבה זמן, אבל חשוב לי מאוד לציין שהחוק הזה שמגיע היום לכנסת,

אזרחות כבוד לחללי מערכות ישראל, התשפ"ד 2023, שמגיע בהסכמה של קואליציה ושל אופוזיציה,

הזה הוא חוק שצריך ונכון יהיה לקרוא לו "חוק סמל ראשון אלי ולנטין גנסיה". אלי ולנטין גנסיה, השם ייקום דמו, לוחם חייל בודד בחטיבת הצנחנים בגדוד 890, ב-7 באוקטובר הוא נפל בגיל 22. הוא הגיע לבד ממונפלייה שבצרפת,

וביקש להתגייס לשירות משמעותי ללוחמה בצבא ההגנה לישראל.

יהי זכרם ברוך. תודה רבה, כבוד השר. חבריי חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק אזרחות כבוד לחללי מערכות ישראל, התשפ"ד 2023, בקריאה ראשונה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנא תפסו את מקומותיכם. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק אזרחות כבוד לחללי מערכות ישראל, התשפ"ד 2023, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.

אני קובע כי הצעת חוק אזרחות כבוד לחללי מערכות ישראל, התשפ"ד 2023, אושרה בקריאה ראשונה,

להכנתה לקריאה השנייה והשלישית. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת.

אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, חברי הכנסת, אבקש להודיע על הוספת

ככה, על חשבון 20 שנה שניהלתי כאן ישיבות? אני עליתי להציג את החוק, אבל אני רוצה לומר שתי מילים באופן אישי לפני זה. אני התחפרתי בחודש האחרון בוועדה וכמעט לא הגעתי לישיבות המליאה, והיום דווקא יצא שישבתי פה שעה. אני לא פונה אישית למישהו מחברי הכנסת שדיברו כאן, אבל שתי הערות: 1. לפני 30 שנה הייתה טרגדיה נוראית, נהרג חייל בשם לב פסחוב מבית שאן. הוא לא היה יהודי על פי ההלכה, והוא נקבר מחוץ לגדר. המקרה הזה עורר המון זעם. באופן אישי אני גם רוצה לומר לכם שמיום שנבחרתי לכנסת ב-1996,

עם נתן שרנסקי ונוספים, מול הרבנות הראשית. 25 שנה אין קבורה מחוץ לגדר במדינת ישראל, אין דבר כזה, אין מושג כזה. יכול להיות שיש חלקה שעשויה ביותר רגישות או פחות רגישות, יכול להיות שהיה איזה טיפש שאמר משהו, הכול יכול להיות, בתוך עמי אני יושב. 25 שנה אין קבורה מחוץ לגדר במדינת ישראל. אני רוצה לומר לכם שכשהייתי במשרד הקליטה בתחילת שנות ה-2000, ולצערי היו הרבה פיגועים, בא אליי חבר כנסת דתי-חרדי שליווה את אחד הנרצחים בהלוויה. היה פיגוע גדול, לא נזכיר את כל הנסיבות, והוא ליווה את אחד הנרצחים. הוא בא אליי ובכה, איך היה לו קשה, ואיך הוא ליווה את המשפחה, ואיך התפרקו לו על הצוואר והכול, ואני חיכיתי שהוא יגיע ל-bottom line, שהנרצח לא היה יהודי על פי ההלכה.

כי הוא לא הבין. הוא היה בהלוויה שעה, והוא לא הבין שמדובר בלא יהודי, כי אמרו גם קדיש, כי גם את זה התירה הרבנות הראשית. אז אנא, חכמים, היזהרו בדבריכם. אין קבורה מחוץ לגדר במדינת ישראל, וכדאי לזכור את הדבר הזה לפני שאנחנו אומרים דברים כאן מעל במת הכנסת אחרי הטרגדיה הנוראית של מאות רבות של משפחות. הדבר השני הוא, אדוני היושב-ראש, שבימים האחרונים גם אני וגם רבים מחברי הכנסת פגשו משפחות של חטופים. אני אומר לכל המשפחות האלה שאין לי מושג מה הן עוברות. אילו אשתי המנוחה הייתה בחיים, אולי היא הייתה יכולה לומר: אני יודעת מה אתן עוברות.

כי אני לא עברתי את זה. יש לי פשוט בקשה אישית, כי המשפחות האלה מספרות לי מה אמרו להם חברי כנסת: אני מבקש קצת רגישות וקצת צניעות. לא מספיק שאנחנו מספרים פה מעל הבמה מי רוצה יותר לשחרר את החטופים ומי פחות רוצה לשחרר את החטופים, אבל גם לומר למשפחות מתי תהיה עסקה ואיזו עסקה ומה קורה בדיוק? חברים, אני יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, וסביר להניח שבבניין הזה, אני לא מדבר על ראש הממשלה ושר הביטחון, אם מישהו יודע משהו, זה אני, סליחה על חוסר הצניעות, ואני לא יודע מתי תהיה עסקה, איזו עסקה, מה יהיו התנאים של העסקה, אם היא בפתח. כשבאות אליי משפחות ואומרות: אבל הבנו שבימים הקרובים יש עסקה והקרובים שלנו ישתחררו, ואני אומר: מניין לכן? אמרו לנו חברי כנסת. אז חברים, עם כל הרצון הטוב ועם כל הכאב, כשאתם יושבים עם המשפחות האלה, אנא היזהרו, היזהרו, היזהרו בדברים שאתם אומרים. המשפחות האלה עוברות גיהינום, ולא צריכים להוסיף על הגיהינום הזה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה על הסבלנות שלך. אני יודע שזה לא לפי התקנון. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג בפני הכנסת את הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 10), התשפ"ד 2023. חוק המאבק בטרור, התשס"ו 2016, נחקק במטרה להקנות לרשויות המדינה כלים לשם ההתמודדות עם איומי הטרור שבפניהם ניצבת מדינת ישראל. בפרק ב' לחוק נקבעו הוראות העוסקות במנגנון ההכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור. ההכרזה מהווה תנאי מקדמי להפעלת כלים רבים הקבועים בחוק, כגון תפיסה וחילוט רכוש הקשור לטרור. לצורך זה, עוגנו בפרק ב' הליך ההכרזה, זכות השימוע, התנאים לביטולה של הכרזה ועוד. כיום קבועים בפרק זה שני מסלולים להכרזה. המסלול הראשון עוסק בהכרזת שר הביטחון על ארגון טרור שיש לו זיקה לישראל. הכרזה זו תתאפשר אם השר שוכנע כי מתקיימים לגבי "חבר בני אדם" התנאים הקבועים בהגדרת "ארגון טרור" וכי יש להם זיקה לישראל. המסלול השני עוסק בהכרזת שר הביטחון על ארגון זר כארגון טרור או על אדם זר כפעיל טרור על סמך הכרזה דומה שנעשתה מחוץ לישראל על ידי גורם מוסמך.

כיום לא קיימת לשר הביטחון הסמכות להכריז על אדם זר כפעיל טרור בלי שהוא הוכרז ככזה קודם לכן על ידי גורם מוסמך מחוץ לישראל. מצב משפטי זה מהווה הגבלה משמעותית על המאבק בטרור, בדגש על המאבק במימון וסיוע לטרור.

מוצע להקנות סמכות עצמאית לשר הביטחון להכריז על "אדם זר" כפעיל טרור אם הוא שוכנע כי אותו אדם עונה להגדרת "פעיל טרור" הקבועה בחוק. לעניין הגדרת "אדם זר", מוצע כי הגדרה זו תכלול את מי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראלי, וכן כל מי שרשום במרשם האוכלוסין שמנוהל באזור יהודה ושומרון אך מקום מושבו הקבוע הוא מחוץ לאזור. עוד מוצע כי ההכרזה על פעיל טרור זר תיעשה באותו האופן שבו היא נעשית כיום בעת ההכרזה על ארגון טרור בידי שר הביטחון, כלומר, הכרזה המבוססת על תהליך דו-שלבי. במסגרת זו, רשאי שר הביטחון להכריז תחילה "הכרזה זמנית" על ארגון טרור או על פעיל טרור זר, על בסיס בקשה מנומקת בכתב מאת ראש שירות הביטחון הכללי או רשות ביטחון אחרת. רק לאחר ההכרזה הזמנית, ולאחר שניתנה לאותו אדם זכות שימוע, ניתן יהיה להכריז על הארגון או על האדם כארגון טרור או פעיל טרור באופן סופי.

לנוכח ההבדלים בין ההכרזה על ארגון ובין הכרזה על יחיד, מוצע להתאים את ההוראות הנוגעות להודעה על הכרזה זמנית והמועדים הנוגעים לקבלת החלטה בעניין הכרזה קבועה לכך שההכרזה נעשית ביחס ליחידים.

לדוגמה, מוצע לקצר את התקופה הקבועה לגיבוש המלצה בעניינו של יחיד מארבעה חודשים לחודשיים. עוד מוצע להרחיב את הגדרת המונח "פעיל טרור" הקבועה כיום בחוק כך שתכלול גם את מי שנוטל באופן ממשי חלק במימון פעילות של ארגון טרור מוכרז או בהעמדת אמצעים לארגון טרור כאמור. זאת, נוסף להגדרות הקיימות בחוק כיום, המתייחסות למי שנוטל חלק בביצוע מעשה טרור, מסייע או משדל לביצוע מעשה טרור, או מי שנוטל חלק פעיל בארגון טרור מוכרז. בעניין זה, סברה הוועדה כי לנוכח העובדה כי התיבה "נוטל באופן ממשי" תואמת הן את המשפט המשווה שהוצג בפני חברי הוועדה והן את שאר חלקי החוק הקיים, הרי שראוי יהיה להשתמש בתיבה זו, באופן ממשי, על פני ההצעה המקורית של "נוטל באופן שיטתי ומתמשך". לבסוף, מוצע גם לתקן את ההגדרה של המונח "נשק" כך שתכלול גם נשק שאינו תקין, וזאת מפני שאין הבדל בין השניים הן מבחינת הסיכון הטמון בהם והן לעניין חומרת המעשה והיסוד הנפשי של מבצע העבירה. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות. אני רק רוצה להסביר מכל ההסבר המפורט הזה דבר מאוד פשוט. הבאנו כאן שינוי קונספציה. אנחנו לא מחכים יותר לגורם זר זה או אחר,

הרחבנו את ההגדרה כדי שלא רק המחבל שאוחז בנשק יוגדר כפעיל טרור אלא גם מי שמממן אותו ומי ומסייע לו. היום אנחנו גם עוצרים את המים בצינור וגם מוציאים את הדשן מעל אדמת הגידול של הטרור. כך למשל נוכל לפעול נגד מימון הטרור, ובנוסף, מקרים כמו הפיגוע שבו נדקרה נירית זמורה לא יישפטו יותר לפי אורך הסכין אלא לפי המעשה עצמו. מדינת ישראל ניצבת בפני איומי טרור רבים, והחוק הזה ייתן לה את הכלים הנכונים והיעילים כדי להתמודד עם הטרור. אבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית.

תודה רבה. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות או בקשות לרשות דיבור, ולכן נעבור להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק המאבק בטרור, התשפ"ד 2023, כנוסח הוועדה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנא תפסו את מקומותיכם. הצבעה.

1 15 נתקבלו. 17 בעד, אחד נגד. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה השנייה. חברי הכנסת, נעבור מייד להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק המאבק בטרור, התשפ"ד 2023. הצבעה. חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 10), התשפ"ד 2023,

17 בעד, אחד נגד. אני קובע כי הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 10), התשפ"ד 2023, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים. לפרוטוקול אני מבקש להוסיף את סימון מושיאשוילי כתומך. מבקש להגיד דברי תודה, חבר הכנסת יולי אדלשטיין,

תודה, אדוני היושב-ראש. מרוב התרגשות שכחתי את חובתי הנעימה להודות לצוות ועדת חוץ וביטחון, למנהל הוועדה אסף פרידמן, ליועצת המשפטית עו"ד מירי פרנקל שור ולכל הצוות שלה ולשאר חברי הוועדה,

בהחלט מגיע תודה. תודה רבה. חברי הכנסת, הסעיף הבא על סדר-היום, הצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9), התשפ"ד 2023, לקריאה שנייה ושלישית. אני מזמין את יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת שמחה רוטמן להציג את הצעת החוק.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9), התשפ"ד 2023. אני חייב לומר שהבאת הצעת החוק הזאת איננה דבר טריוויאלי, אדוני היושב-ראש. אם תשים לב, בכותרת הצעת החוק לא מופיעות המילים "חרבות ברזל" ולא המילה "טרור", אלא מופיע: חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9) כותרת טריוויאלית ביותר. מדובר, למיטב הבנתי וידיעתי, בחוק הראשון שעובר כאן במליאה מאז פרוץ המלחמה שהוא חוק שלא קשור באופן ישיר והוצע על ידי הממשלה בזמן המלחמה. הדבר הזה קורה,

הודות להסכמתה האדיבה של האופוזיציה, וכמובן יושב-ראש הקואליציה, שדאג לקדם את החוק הזה, מהבנה פשוטה מאוד. הצעת החוק הזאת, שעבדנו עליה בוועדה במשך זמן רב, יש לה השלכה ישירה על המונים המונים שלהם יש חובות בהוצאה לפועל או חובות לרשויות השלטון. יחד עם מלחמה, יש מצוקה כלכלית קשה, שכולנו מכירים אותה, וצריכים לתת לה מענה, ונותנים לה מענה בהרבה מאוד דברי חקיקה.

ברוך השם, היה לנו חוק שהוא תוכנן ועבדנו עליו בתקופת הפגרה באופן אינטנסיבי כדי להביא אותו עם תחילת המושב, שאמור להפחית באופן משמעותי את התשלומים שמשלמים החלשים ביותר בחברה, האנשים שמחזיקים חובות בהוצאה לפועל ולרשויות השלטון השונות. השינוי של הריבית, ההצמדה וריבית הפיגורים אמור לתת הקלה משמעותית. כמובן שהחוק הזה דורש זמן היערכות, ולכן ייקח זמן עד שהוא ייכנס לתוקף. אבל אני מזכיר לכולם שממילא לחלק גדול מהתשלומים יש גרייס מסוים שניתן בחוקים אחרים, ולכן אני חושב שהוא השלמה של עוד חומת הגנה,

לאנשים החלשים ביותר שנמצאים ומסובכים בחובות, וכתוצאה מהחוק הזה ישלמו את חובם, והמנגנונים פה נועדו כדי שהם באמת ישלמו את חובם, אבל כל המנגנון של הריבית-דריבית והמנגנון שמסבך עוד ועוד אנשים בחובות השתנה פה בצורה משמעותית. יש פה בשורה גדולה מאוד, ושוב אני רוצה להודות לחברי הכנסת.

ועדיין חשוב מאוד היה להחריג את החוק הזה מהעצירה הכוללת ולתת לו מענה ולקדם אותו לחקיקה. הצעת החוק המובאת בפני המליאה מבקשת לערוך תיקונים עקיפים בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תיקוני התאמה בחוק ההוצאה לפועל ובלמעלה מ-100 תיקונים עקיפים בחוקים שמאמצים את המנגנונים שבחוק פסיקת ריבית והצמדה. תיקונים אלה מבוססים בעיקרם על המלצותיה של ועדה בין-משרדית שמונתה בשנת 2018, שמטרתה הייתה לבחון את מנגנוני חישוב הריבית בחוק ולוודא, בראי השינויים שחלו במשק, את התאמתם למאפייני המשק, כמו גם להמליץ על המנגנונים הראויים לחישוב הריבית שבחוק ובתקנות. ועדת החוקה אימצה את מרבית התיקונים שהוצעו בהצעת החוק שהתבססה על המלצותיה של אותה ועדה בין-משרדית, והוסיפה במהלך הדיונים תיקונים ושינויים משמעותיים. אני אסקור בקצרה את ההסדרים החדשים שבהצעת החוק: תיקונים לחוק פסיקת ריבית והצמדה: החלפת המונחים, הצעת החוק מבקשת להחליף את המונחים הקיימים כך שבמקום "הפרשי הצמדה וריבית" מדובר על "ריבית שקלית" או "הפרשי הצמדה וריבית צמודה",

סוגי הריביות וההצמדות שרשות שיפוטית תהיה מוסמכת לפסוק, מוצע להרחיב את האפשרויות העומדות כיום בפני רשות שיפוטית ולהסמיך אותה לפסוק על הסכום הפסוק ועל הוצאות המשפט ושכר טרחת עורך דין כל אחת מהאפשרויות הבאות: ריבית שקלית, ריבית צמודה והפרשי הצמדה, הפרשי הצמדה בלבד, או ריבית בשיעור אחר, או הצמדה בשיעור אחר. מובהר כי הריבית המועדפת מבחינת המחוקק היא הריבית השקלית, ופסיקה של כל חלופה אחרת, למעט החלופה של הפרשי הצמדה בלבד, תיעשה רק אם יש טעמים המצדיקים זאת בנסיבות העניין.

מצטער ומתנצל מראש, המינוחים הם מאוד מאוד טכניים ודורשים הרבה רקע והבנה, אבל צריך לדעת שמאחורי כמעט כל סעיף בחוק הזה יש בשורה משמעותית ביותר לציבור. כלומר, כאשר מדברים על ריבית שקלית, פירושו שהריבית שאנשים ישלמו על החובות שלהם היא לא ריבית שנועדה לייצר איזשהו סכום גבוה מדי, סכום מרתיע מדי, סכום שמפצה את המדינה או את בעל החוב בשיעור העולה על הנזק שנגרם לו, אלא מיועד להתאים אותו בצורה של חישוב כלכלי, באמת לוודא שהאדם מקבל את הסכום שאותו הוא היה מרוויח,

אם הסכום היה משולם במועדו,

באמת לוודא שאנחנו עוסקים במחיר הריאלי של החוב ולא בהכבדה או בענישה של האנשים שממילא נמצאים בחולשה רבה מאוד, בחולשה כלכלית. הסדרי ברירת מחדל אשר לסוג הריבית ולתקופת הריבית, כדי להימנע מחוסר ודאות ומחלוקות בין הצדדים, מוצע לקבוע הסדרי ברירת מחדל שלפיהם, לעניין סוג הריבית, אם פסקה הרשות השיפוטית ריבית, ולא משנה הלשון המדויקת שנקטה, תחול הריבית השקלית, כל עוד לא נקבה הרשות השיפוטית במפורש בריבית מסוג אחר. לעניין תקופת הריבית, הריבית תתחיל ממועד הגשת התביעה או ממועד מתן ההחלטה ועד למועד הפירעון, אלא אם כן פסקה הרשות השיפוטית אחרת. אופן חישוב ריבית הבסיס ומועד צירופה לקרן העדכנית, שיעורי הריבית שנקבעים בתקנות הם שנתיים. הוספת הריבית לחוב מתבצעת באופן יומי, ועל כן מוצע לקבוע את אופן חישוב הריבית היומית,

חלוקת הריבית השנתית ב-365, והכפלת הקרן המעודכנת באותו חלק מדי יום. עוד מוצע לקבוע כי סך הריביות היומיות הנצברות יצורפו להיות חלק מהקרן העדכנית אחת ל-12 חודש. יצוין כי צירוף זה של הריביות לקרן העדכנית יוצר את המנגנון של ריבית-דריבית, שקיים כבר היום בחוק, אבל כאמור, לא באופן רציף אלא פעם בשנה, רק פעם בשנה הריביות מצטרפות לקרן. הליבה של ההסדר, החשובה ביותר,

היא מה שאגיד עכשיו, הסדר מנגנון דמי הפיגורים. אחד מהשינויים המשמעותיים שבהצעת החוק היא חלוקת ריבית הפיגורים הקיימת כיום לשני מרכיביה הכלכליים:

שמטרתה פיצוי הנושה, ודמי הפיגורים, שמטרתם תמרוץ החייב, או יותר נכון, היעדר תמרוץ לא לשלם. כלומר, יש ריבית, שנועדה לפצות את האדם, את המדינה,

המטרה שלהם היא עידוד תשלום, לא להעניש, לא לפגוע, לא להעמיק את החובות, אלא באמת לעודד תשלום.

אחד מההסדרים המאוד-מאוד חשובים זה שאם אדם נמצא בהסדר של תשלומים, הוא עומד בצו התשלומים שלו, לא יחויב בריבית פיגורים. הדבר הזה מאוד מאוד משמעותי. בתיק הוצאה לפועל הדבר הזה לפעמים יכול להצטבר אצל אדם בודד למאות אלפי שקלים, זה לא משהו קטן בכלל, שכל זמן שהוא עומד בצו התשלומים שנקבע לו, לא יחויב בדמי פיגורים בכלל. לפי המוצע, מהמועד האחרון שבו החייב נדרש לפרוע את החוב, מועד הפירעון, עד למועד התשלום בפועל, יתווספו לחוב דמי פיגורים במקביל להמשך תשלום הריבית השקלית על סכום החוב. בשונה מהמצב הקיים, הוספת דמי הפיגורים על הסכום תיעשה פעם בשלושה חודשים ולא באופן יום-יומי. זאת אומרת שגם כאן, כדי לדאוג, אדם,

גם מבחינת המבנה הפסיכולוגי של האדם, הוא יודע שאם הוא משלם במועד מסוים אז הוא לא יחויב בכלל בדמי פיגורים. הסכום מצטבר שלושה חודשים, והוא סכום משמעותי, ואז הוא מתמרץ אותו לשלם ואז הוא לא יישא בדמי הפיגורים שהצטברו במשך התקופה הזאת.

יש פה מקל וגזר מאוד מאוד משמעותיים, שיגרמו לתשלום ממוקד ולא להעמקת החוב, בניגוד למצב היום, שבו אם בן אדם, יום-יומי משלם, והרי דמי פיגורים צוברים ריבית-דריבית, ואז גם אם הוא משלם, גם אם הוא אחרי שלושה חודשים בא ומשלם, מה שהצטבר לו בתקופת הפיגורים הוא עדיין יצטרך לשלם. זה המצב כיום. במקביל, בשונה מהמצב הקיים, הוספת דמי הפיגורים על הסכום,

תיעשה פעם בשלושה חודשים, והם ייצברו בנפרד ולא יצורפו לקרן העדכנית. המשמעות של אי-צירוף דמי הפיגורים לקרן העדכנית היא שבשונה מהמצב הקיים, מנגנון הריבית-דריבית לא יחול על דמי הפיגורים.

זה שינוי דרסטי ומהותי, אני בדקתי בכמה סימולציות. זה לפעמים יכול להיות ההבדל בין מישהו שיש לו חוב לא מאוד גדול של 100,000 שקל או 200,000 שקל, לא שאני מזלזל, אבל לא חוב שמביא אותו למקום של פשיטת רגל וכדומה, שאז ההסדרים הם אחרים. זה ההבדל בין אם הוא ישלם את החוב במשך 10 שנים או 20 שנה לבין מצב שבו הוא פשוט ישלם לנצח, והוא לעולם לא יכסה אפילו לא את הריביות ודמי הפיגורים שמצטברים לו, והוא בעצם יהפוך להיות עבד לווה לאיש מלווה, כדברי הפסוק, ולא במשמעות הטובה שלו. הוא באמת יהפוך להיות משועבד לתשלום חוב באופן אין-סופי אלמלא התיקון הזה. התיקון הזה מאוד מאוד מקל ומשמעותי בהקשר הזה, בסכומים של מאות אלפי שקלים כאמור לגבי חוב. תיקון זה הוצע נוכח ההבנה שמטרתם של דמי הפיגורים היא תמריצית ומכוונת כלפי החייב. אין הצדקה להחיל עליהם את מנגנון הריבית-דריבית, שמטרתו היא פיצוי הנושה. מדובר בשינוי בעל משמעות גדולה, שכן לאורך השנים מנגנון הריבית-דריבית על מרכיב הפיגורים הוא גורם מרכזי בניפוח החוב. ריבית מטבע חוץ, מוצע לבטל את ריבית מטבע חוץ הקיימת כיום בחוק נוכח העובדה שלא נעשה בה שימוש בפועל, ולהוסיף הסדר הנוגע למועדי ההמרה לשקלים חדשים של סכומים שנפסקו על ידי רשות שיפוטית במטבע חוץ. אופן חישוב הריביות ודמי הפיגורים, הצעת החוק איננה כוללת הסדרים לעניין אופן חישוב הריבית השקלית, הריבית הצמודה או דמי הפיגורים, הללו ייעשו בדומה למצב הקיים במסגרת תקנות שיובאו על ידי שר האוצר, לאחר היוועצות בשר המשפטים ובנגיד בנק ישראל, לאישור ועדת הכספים. בהתאם לדרישת ועדת החוקה הובהר בהצעת החוק כי השיעורים של הריבית השקלית והריבית הצמודה ייקבעו בהתחשב בעלויות גיוס ההון הנהוגות בקשר לעניינים הנוגעים לחוק זה,

של דמי הפיגורים ייקבעו כך שהתמריץ לתשלום החוב יגבר בהתחשב בסביבת הריבית במשק, זאת אומרת שהמנגנונים יתכתבו עם העולם האמיתי.

בעבר הייתה סיטואציה שהריבית בעולם האמיתי הייתה מאוד מאוד נמוכה, ולבן אדם היה בעצם אינטרס שלא ישלמו לו את חובו. הנושה היה מתומרץ: אל תשלם לי את החוב, כדי שאני אצבור ריבית יותר גבוהה מכפי, אם הייתי שם את הכסף בחיסכון או אפילו בשוק ההון.

זו הייתה אחת ההשקעות הטובות בשוק,

לגרום לזה שיהיו לך חייבים בהוצאה לפועל, בייחוד עם המנגנון של ריבית-דריבית. גם את זה הצעת החוק הזאת מפסיקה. תיקונים לחוק ההוצאה לפועל, מוצע לערוך תיקונים שיתאימו את ההסדרים הרלוונטיים שבחוק ההוצאה לפועל לשינויים המוצעים בחוק פסיקת ריבית והצמדה. בכלל זה מוצעים התיקונים הבאים: התאמת מונחים, כמו שאמרנו, תשלומי אגרות, הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, מוצע לקבוע מועדים אחרים לצירוף הריבית לחוב ולהתווספות דמי הפיגורים על החוב ביחס לאגרות, הוצאות ושכר טרחת עורכי דין.

מוצע להתאים את ההסדר של "חייב משלם" לפי הוראה לתשלום בשיעורים לשינויים המוצעים בהצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה. לפי המוצע, חייב שיעמוד בהסדרי התשלומים שנקבעו לו, לא יתווספו דמי פיגורים לחוב שלו. כאמור, זה בעיניי התיקון החשוב והמשמעותי ביותר לאנשים שבאמת במצוקה הקשה ביותר, אם הם יעמדו בצו התשלומים שכמובן נקבע על ידי רשם ההוצאה לפועל באמצעות מנגנוני חקירת יכולת וכדומה. אם הם עומדים בתשלומים, החוב שלהם לא יתפח בצורה שבה הוא תופח כיום, לא יצברו ריבית-דריבית של פיגורים, ובעצם לא יהיו דמי פיגורים על החוב כל זמן שמשלמים, מתוך הנחה שאם הם עומדים בצו התשלומים, הם מתומרצים במקסימום, ולכן אין צורך להעניש אותם עוד ולהעמיק את חובם. הקלה זאת תחול באופן אוטומטי, וזאת בשונה מהמצב הקיים, שבו נדרשת הגשת בקשה להכרה כ"חייב משלם" גם פה מתוך הבנה שאנשים שנמצאים במצוקה הזאת לא מכירים את הזכויות שלהם, לא תמיד יודעים שהם זכאים, שלא יצטרכו להגיש בקשה. זה יקרה אוטומטית, ובשנייה שהם עומדים בתשלומים, דמי הפיגורים יופחתו. יודגש כי ההסדר הרגיל של "חייב משלם" נותר על כנו בכל הנוגע להקלות האחרות שהוא מאפשר, מניעת נקיטת הליכים

במקרים שבהם לא חלות הוראות חוק פסיקת ריבית על החוב, במטרה לנסות ולאזן בין סוגי הנושים השונים, החליטה הוועדה כי ההפחתה האוטומטית שתינתן ל"חייב המשלם" תהיה בשיעור של 25% מהריבית או בשיעור של דמי הפיגורים אילו היו חלים על הסכום, לפי הגבוה מביניהם. זאת אומרת, מאחר שיש כל מיני נושים, בעיקר נושים מוסדיים גדולים, בנקים וכדומה, שמחייבים ריבית וריבית פיגורים לא לפי החוק אלא לפי הסכמים שלהם, לפי חוק האשראי שמסדיר את האשראי הבנקאי, חוקים אחרים, וממילא כל המנגנון הזה לא חל עליהם, ה"חייב משלם", ההפחתה תהיה לפי הגבוה, או 25% מגובה הריבית או בגובה ריבית הפיגורים המופחתת. גם כאן מדובר בהטבה, הקלה, הטבה היא לא הביטוי הנכון, אבל משמעותית ביותר למי שהוא חייב שמשלם את חובו. תיקון משמעותי נוסף שהוא תוספת, עד כאן זה היה הצעת החוק המבורכת עצמה והרבה מאוד דברים שהוספנו במהלך, אבל בסופו של דבר, בתוך אותה מסגרת, תיקון משמעותי נוסף שעלה בדיוני הוועדה, ובעצם מבחינתי גם הוא, ולו רק בשבילו היה שווה לעשות את החוק, הוא נושא זקיפת התשלומים.

נושא זקיפת התשלומים, לפי המוצע, בשונה מהמצב הקיים, במקרה של תשלום חלקי של החוב, ייזקף התשלום קודם כול לחוב הפסוק שבו הריבית הגבוהה ביותר.

הרבה מאוד פעמים אנשים מצאו את עצמם לפי סדר הזקיפה בהוצאה לפועל, נניח עיקלו להם רכב או עיקלו להם, מכרו להם דירה או אפילו סכום מאוד מאוד משמעותי, הם בדקו לאן הלך הכסף, הכסף הלך לפי איזשהו סדר זקיפה, אבל דווקא החוב שבו נמצאת הריבית הגבוהה ביותר נשאר לסוף, מסיבות כאלה ואחרות, אז בעצם הם הקטינו את מאסת החוב, אבל אחרי שנה-שנתיים הם מצאו את עצמם עם אותו גובה חוב. הרכוש שלהם שנמכר, הסכומים שעוקלו להם, הפנסיה שלהם שעוקלה, טבעה בים הגדול, ולא נודע כי בא אל קרבו. בצעת החוק הזאת, הכנסנו את זה במהלך דיוני הוועדה, הסכום ילך קודם כול לקרן החוב שבה הריבית הגבוהה ביותר. מה שזה אומר הוא שמקסימום ההקטנה של מאסת החוב ארוכת הטווח תצא בהוצאה לפועל. זה שינוי יסודי ושורשי בחוק ההוצאה לפועל לסדר זקיפת התשלומים, שאמור להשפיע על רבים רבים. בתוך כל חוב ייזקף החוב לדמי הפיגורים מחד גיסא ולריבית ולקרן, כולל הפרשי הצמדה, מאידך גיסא באופן יחסי. גם פה המטרה היא להקל, כי מאחר שדמי הפיגורים לא נושאים ריבית והצמדה, הם סכומים שנשארים בגדר פיקס. ממילא אם ילך כל התשלום אליהם, הם לא עם הריבית הגבוהה ביותר, ולכן בתוך קרן החוב, זה מחולק באופן יחסי. בנוסף, סמכות להפחתת ריביות, בהמשך לסמכות הקיימת כיום לרשם בסעיף 81א4 לחוק ההוצאה לפועל, מוצע להסמיך את הרשם להפחית את מלוא רכיב הפיגורים בתיק ללא צורך בטעמים מיוחדים, וזאת בשונה מסמכותו להפחית מריבית הבסיס, שטעונה קיומם של טעמים מיוחדים,

הכול מתוך אותו רציונל של דמי הפיגורים, שהמטרה שלהם היא תמרוץ החייב, היא לא לפצות את הנושה.

מאחר שהנושה לא באמת נפגע כשהם מפחיתים לו את דמי הפיגורים, לא צריך טעמים מיוחדים לטובת ההפחתה. תיקונים עקיפים, נוכח השינויים המוצעים בחוק פסיקת ריבית והצמדה, מוצע לתקן שורה ארוכה של חיקוקים שמפנים לחוק כאמור ומאמצים את מנגנוני הריבית וההצמדה הקבועים בו במפורש או במשתמע. מרבית התיקונים העקיפים המוצעים הם טכניים בעיקרם, והם נועדו להתאים את ההסדרים שבחיקוקים לתיקונים המוצעים בחוק פסיקת ריבית והצמדה. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות, כן, כן. ובקשות רשות דיבור. אני מבקש מהכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה. את התודות אני אגיד, בעזרת השם, אחרי שהחוק יעבור. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חבר הכנסת שמחה רוטמן. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של סיעת יש עתיד, העבודה וישראל ביתנו. נעבור להנמקת ההסתייגויות. מיקי לוי, אתה רוצה להגיב? מאיפה ההסתייגויות? אתם מסירים? אנחנו מסירים את ההסתייגויות. אוקיי. יש עתיד, ישראל ביתנו, אתם מסירים את ההסתייגות? ישראל ביתנו מסירים את ההסתייגויות. העבודה, לא נוכחים. אם כך, כל ההסתייגויות מוסרות, ולכן, לא, יש בקשות רשות דיבור. להצעת החוק הוגשו גם בקשות רשות דיבור, של סיעת חד"ש-תע"ל, שאינם נוכחים באולם. נעבור להצבעה, סליחה, לפני ההצבעה אני מזמין את חבר הכנסת שמחה רוטמן.

אוקיי, אז אחרי ההצבעה. חברי הכנסת, מאחר שכל ההסתייגויות הוסרו, נעבור להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9), התשפ"ד 2023, כנוסח הוועדה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנא תפסו את מקומותיכם. הצבעה. סעיפים 1 119 נתקבלו. 12 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה.

נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9). הצבעה. חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9),

גם כאן 13 בעד, ואין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9), התשפ"ד 2023, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים. תודות. נבקש מיו"ר הוועדה, שמחה רוטמן, עידן רול (יש עתיד): להצבעה?

לפרוטוקול אנחנו מדגישים שחבר הכנסת עידן רול בעד ההצעה. בעוד כמה דקות נסביר את החוק. למרות הפיתוי, אני לא אחזור על כל התיקונים העקיפים של החוק. היו שם כמה חוקים שלא ידעתי שקיימים בתיקונים העקיפים ובתוספות. אני כן רוצה לומר תודה רבה ממש לצוות המשפטי של הוועדה, לאלעזר ולטליה. למרות שזה אותו דבר בסוף זה יוצא תמיד אותו דבר, ולא משנה איך מחשבים את הריבית וההצמדה, הם טרחו ובדקו וחישבו בכל פרט איך זה יוצא. החוק הזה, באמת, ישבנו עליו בוועדה, הפסקתי לספור את השעות, כי באמת הוא אחד החוקים הגדולים והארוכים שיצא לוועדה להתעסק בהם. עבדו עליו גם בתקופת הפגרה שעות רבות, גם הצוות המשפטי של הוועדה, גם הצוות של בנק ישראל, של ההוצאה לפועל, של משרד המשפטים ועוד ועוד גופים שישבו, ומעבר לכול, וזה הדבר שבעיניי הוא החשוב ביותר, הגדילו ראש, ובכל פרט ובכל סעיף חשבו איך להתחבר לרוח שהייתה בחדר. זה היה הפער בין העיסוק בפרטים הטכניים, בסעיפים הקטנים ובחישובים של שברירי האחוזים, לבין ההבנה של כל הנוכחים בחדר, גם ארגוני החברה האזרחית שנכחו, שמדובר באמת בחיי אדם כפשוטו, אנשים שכל חוסר תשומת לב לפרט או סעיף יכול לסבך אותם בחובות לשנים או לשחרר אותם מחובות. ההתגייסות של כולם לדבר הזה הייתה מפעימה. אני רוצה להודות, ובאמת שנזכה תמיד להביא חוקים שכאלה למליאה ולכנסת, שמביאים בשורה גדולה לציבור גדול. אני מאוד מאוד מקווה, אומנם מובטח לנו: "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ", אבל אני מקווה שהחוק הזה יסייע לקרב בכל זאת את היום לכך שיחדל אביון מקרב הארץ, ונוכל באמת לחיות פה גם עם האנשים החלשים ביותר בחברה בצורה שמכבדת אותם ומכבדת אותנו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. בהחלט חוק חשוב. חבריי חברי הכנסת, הסעיף הבא על סדר-היום הוא הצעת חוק חינוך מיוחד (הוראת שעה, חרבות ברזל) (הארכת זכאות), התשפ"ד 2023, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, חבר הכנסת יוסף טייב, להציג את הצעת החוק.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לא הספקתי בחוק הקודם, בחוק אזרחות כבוד לחללי מערכות ישראל, אבל אני כן רוצה קודם כול להודות לשר הפנים על המהירות, וגם לוועדת הכנסת, על זה שהם הצביעו כדי להעביר את זה בפטור מחובת הנחה, וזה הגיע לכאן לקריאה ראשונה. ז'נבייב, מישל גנסיה, בניחום הבטחנו, קיימנו. אלי, במותו ציווה לנו את החיים. אתם יכולים להתגאות בו, ואני מקווה שעל ידי כך הצלחנו במקצת לנחם אתכם ובסוף לקיים את צוואתו. הוא רצה לעלות לישראל ולא הספיק. הוא היה פה כחייל בודד, והיה אמור לסיים בעוד כחודש את השירות הצבאי שלו בצנחנים. שוב, תודה לשר הפנים. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשם ועדת החינוך, התרבות והספורט, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק חינוך מיוחד (הוראת שעה, חרבות ברזל) (הארכת זכאות), התשפ"ד 2023. ההצעה היא הצעת חוק ממשלתית. חוק חינוך מיוחד מסדיר מנגנון לקביעת זכאות של תלמיד בעל צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים, בין היתר באמצעות ועדת זכאות ואפיון. בוועדות אלה יושבים גורמי חינוך, מפקחים ופסיכולוגים.

יש לדון ולחדש את הזכאות בוועדה אחת לשלוש שנים. הצעת החוק באה בעקבות ההשלכות הקשות של טבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, שיצרו קשיים, אתגרים מורכבים ועומס גם במשרד החינוך וברשויות המקומיות, ובכלל זה פינוי אזרחים, קשיים רגשיים ונפשיים בקרב תלמידים וצוותי חינוך וגיוס מילואים של אנשי הצוות, והכול בהיקפים ובעוצמות חריגות.

מטרת התיקון היא להקל גם על הצוותים וגם על ההורים בכל הנוגע להליך חידוש הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים. הוראת השעה תפחית ביורוקרטיה ותאפשר לגורמים המקצועיים,

למפקחים ולצוותי משרד החינוך והרשויות המקומיות, להתפנות לעשייה המשמעותית שנדרשת בכל שלבי החירום. התיקון מוצע כהוראת שעה, והוא קובע הארכה בשנת לימודים נוספת, מאוד חשוב, זה חוסך למשפחות. אני אומרת את זה בתור אימא לילדה בחינוך מיוחד. זה חוסך לנו בוועדת השמה ובאפיון, בהחלט. הם צריכים לעבור עוד חודשיים, אין כוח אדם לעשות את זה, אין מצבת כוח אדם. מקילים על המשפחות ועל צוותי הטיפול ועל צוותי הרווחה שלוקחים בזה חלק.

אלה ועדות השמה בין-משרדיות, זה מאוד מורכב, לא בזמן מלחמה. הצעה מאוד טובה, מאוד יעילה ומאוד מועילה.

התרבות והספורט): התיקון מוצע כהוראת שעה, והוא קובע הארכה של זכאות לשירותי חינוך מיוחדים בשנת לימודים נוספת,

שנקבעה על ידי ועדת זכאות ואפיון או על ידי ועדת השגה באחת משנות הלימודים התשפ"א עד התשפ"ג, ללא צורך בקיום דיון חוזר בוועדה. בדיון הודגש שהארכת הזכאות בשנה לא תחייב הגשת אבחונים חדשים, אף שהנוסח אינו מתייחס לכך. בדיון הוסבר שמוצע להאריך החלטות זכאות שניתנו בשלוש שנות הלימוד הקודמות, ולא רק את אלה הפוקעות בשנה זו, כדי למנוע צוואר בקבוק בוועדות עם תום תחולת הוראת השעה. כמו כן מובהר בנוסח הצעת החוק כי הארכת תקופת הזכאות לא גורעת מהסמכות לקיים דיון חוזר בוועדה בעניינו של תלמיד, אם הוגשה בקשה, כך שההורים המעוניינים בכך, בדיון חוזר, יוכלו לפנות ולבקש זאת. בדיונים שקיימנו בוועדה בהכנה לקריאה השנייה והשלישית, הוחלט לסייג ולקבוע שבכל זאת יתקיים דיון חוזר בעניינם של תלמידים שנקבעה להם זכאות בשנת התשפ"ב או התשפ"ג, אם תום תקופת הזכאות המקורית של שלוש שנים הוא לקראת מעבר בין שלבי הגיל,

מגן חובה לבית ספר יסודי, מיסודי לחטיבת הביניים ומחטיבת הביניים לחטיבה העליונה.

שינוי זה מאזן טוב יותר בין הצורך הברור להקל בעת הזאת על הגורמים השונים, כולל ההורים, ולאפשר להם להתפנות לצורכי השעה, לבין הצורך לקיים דיון חוזר לקראת מעבר בין שלבי הגיל, המונע לעיתים הסללת תלמידים לחינוך המיוחד. בנוסף, כדי לוודא שהורי התלמידים מודעים לתיקון החוק, הוחלט להוסיף סעיף המחייב ככל הניתן את משרד החינוך להודיע להורים בתום חודש מיום תחילת החוק על הארכת תקופת הזכאות, על זכותם לבקש דיון חוזר, ועל דרך הגשת הבקשה לדיון חוזר. בדיון צוין כי משרד החינוך ינחה את צוותי החינוך המיוחד והשילוב לעדכן את ההורים על השינויים האמורים בפגישות שגרתיות שהם מקיימים עימם, ככל שהן אכן מתקיימות. הצעת החוק מוגשת ללא הסתייגויות, ואני קורא לכם לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית. ברצוני להודות לצוות הוועדה: למנהלת הוועדה יהודית גידלי, ליועצת המשפטית תמי סלע, לעוזרת שלה מיה גולן ולסגנית מנהלת הוועדה אתי דנן, ולצוות לשכתי, עו"ד אבי עמרם ויוסף יצחק.

להצעת החוק אכן לא הוגשו הסתייגויות, אך הוגשו בקשות של חברי סיעת העבודה לרשות דיבור. חברת הכנסת נעמה לזימי, לא נוכחת.

נעבור להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק חינוך מיוחד (הוראת שעה, חרבות ברזל) (הארכת זכאות), התשפ"ד 2023, כנוסח הוועדה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנא תפסו את מקומותיכם.

סעיף 1

אם כן, תוצאות ההצבעה: 11 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה השנייה.

נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק חינוך מיוחד (הוראת שעה,

התשפ"ד 2023. הצבעה. חוק חינוך מיוחד (הוראת שעה, חרבות ברזל) (הארכת זכאות), התשפ"ד 2023, נתקבל.

כן, תוצאות ההצבעה: 11

אני קובע כי הצעת חוק חינוך מיוחד (הוראת שעה, חרבות ברזל) (הארכת זכאות), התשפ"ד 2023, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לברך אותך על תפקידך כסגן יושב-ראש כנסת. שיהיה בהצלחה.

חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק הארכת תקופות (הוראת שעה, חרבות ברזל) (אומנה לילדים), התשפ"ד 2023. ההצעה הזאת היא הצעת חוק ממשלתית שפוצלה מהצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל). קודם היו כמה הצבעות בעניינים האלה. אנחנו עוסקים באומנה לילדים. אני רוצה להגיד קודם כול מה זה אומנת חירום. היא מיועדת לקליטה מיידית של ילדים אשר נמצאים במצב סיכון או סכנה במשפחתם וזקוקים להגנה מיידית. השמת הילדים במשפחות אומנה נעשית תחת צווים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך 1960, ובהתאם להוראות חוק אומנה לילדים מ-2016. על פי סעיף 62 לחוק אומנה לילדים, תקופת השהייה של ילד באומנת חירום לא תעלה על שלושה חודשים, כי המטרה היא להחזיר אותו הביתה או לתת לו משפחה אומנת קבועה או מקום קבוע. ישנה סמכות למפקח הארצי על האומנה, בהתייעצות עם גורמי המקצוע, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך תקופת שהייה זו בשלושה חודשים נוספים. זה, בכל ימות השנה. בשל המצב הביטחוני המיוחד והנסיבות המורכבות שנוצרו בעקבותיו, נרתמו רבים מהעובדים הסוציאליים האחראים לתחום האומנה למגוון משימות לאומיות ודחופות. כדי לאפשר לגורמים המקצועיים את הזמן הדרוש להערכה מיטבית של המסגרת המתאימה לאותו הילד והמשך הטיפול בילדים השוהים באומנת החירום, מוצע כהוראת שעה, במקרים שבהם הארכת תקופת השהייה מסתיימת בתקופת המלחמה, החל מ-7 באוקטובר 2023 ועד 6 בינואר 2024, לאפשר למפקח הארצי על האומנה, בהתייעצות עם גורמי המקצוע ומטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את תקופת השהייה באומנת החירום לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים נוספים. הוועדה עמדה על כך שההארכה כאמור לא תהיה אוטומטית. כל מקרה ייבחן לגופו הן על ידי גורמי המקצוע והן, כפי שהתחייב משרד הרווחה בדיון, על ידי ביקורת שיפוטית. דרשנו שתינתן אפשרות לנוגעים בדבר להביע את עמדתם בפני בית המשפט, והוא יבחן את הצורך בהארכה בהתחשב בטובתו של הילד.

הוועדה הבהירה בנוסח שהמפקח הארצי מחויב לפעול במהירות הראויה למציאת מסגרת מתאימה לילד, בהתאם לנסיבות העניין. ההצעה אושרה בוועדה ואין לה הסתייגויות. ברצוני להודות לצוות, שעבד במהירות וביעילות: היועצת המשפטית איילת וולברג, מנהלת הוועדה ענת כהן שמואל, סגנית המנהלת אורית ארז, מעיין בן עמי, היועצת המשפטית נעה בן שבת, לצוות לשכתי ולאנשי משרד הרווחה. אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה.

תודה רבה. חברי הכנסת, להצעה לא הוגשו הסתייגויות, הוגשה בקשת רשות דיבור של חבר הכנסת אופיר כץ, ואני מבין שאתה מוותר. לכן נעבור להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק הארכת תקופות (הוראת שעה, חרבות ברזל) (אומנה לילדים), התשפ"ד 2023, כנוסח הוועדה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנא תפסו את מקומותיכם. הצבעה.

אם כן, תשעה בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה. חברי הכנסת, נעבור להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק הארכת תקופות (הוראת שעה, חרבות ברזל) (אומנה לילדים), התשפ"ד 2023. הצבעה. חוק הארכת תקופות (הוראת שעה, חרבות ברזל) (אומנה לילדים), התשפ"ד 2023, נתקבל. תשעה בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק הארכת תקופות (הוראת שעה, חרבות ברזל)

התקבלה בקריאה השנייה והשלישית,

חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי ב' בכסלו התשפ"ד, 15 בנובמבר 2023, בשעה 11:00.